ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק החברות (תיקון מס' 34) (רישום חברה באופן מקוון), התש"ף 2020, הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 4); הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 20) (הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2020 ו-2021 לשם התמודדות עם משבר הקורונה),

הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 7), התש"ף 2020, הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקון) (תיקון) (הארכת המועד להשבת התמורה), התש"ף 2020. לדיון מוקדם החל בהצעת חוק פ/1672/23 וכלה בהצעת חוק פ/1734/23: הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (סמכות השר להגנת הסביבה), התש"ף 2020, מאת חברת הכנסת תמר זנדברג, הצעת חוק-יסוד: הכנסת

אני בטוח, אומר שובל, ש-90% מחברי הכנסת והשרים שיושבים ממש פה במליאה היו בתנועות נוער ויודעים שבזכות התנועות הם הגיעו לכאן. אל תיקחו לי את הסניף, אל תסגרו לי את הבית.

תודה רבה. חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו, חבר הכנסת מתן כהנא, איננו, חבר הכנסת אלי אבידר, לא נמצא, חבר הכנסת מיקי לוי, לא נמצא, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, לא נמצא, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, איננו, חבר הכנסת רם בן ברק, אף הוא לא כאן, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נמצא כאן, חבר הכנסת אריאל קלנר, גם הוא לא כאן, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' לא נמצא, חבר הכנסת יאיר גולן, לא נמצא, חברת הכנסת אורלי פרומן, לא נמצאת, חבר הכנסת ינון אזולאי, לא נמצא, חבר הכנסת עופר כסיף,

לא נמצאת, חבר הכנסת יעקב טסלר, אף הוא לא נמצא כאן, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, לא נמצא. ואנחנו מגיעים לחבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, כמו בכל שבוע, גם הפעם אציין את פרטי תאונות הדרכים הקטלניות שגבו חיי אדם בשבוע החולף בדרכים: ביום שלישי, 28 ביולי, בשעות הבוקר, נהרגה אלן בן חיים, רוכבת אופניים בת 55, לאחר שהחליקה בשולי כביש 375 מדרום לירושלים, עוד באותו היום נהרגה צעירה בת 20 בתאונת דרכים בין שני כלי רכב, בכביש 40 סמוך למצפה רמון, בהמשך אותו יום נהרגה הולכת רגל בת 75, לאחר שנפגעה מרכב בשדרות דוד טוביהו בבאר שבע. יומיים לאחר מכן, יום חמישי, 30 ביולי, נהרג עוד הולך רגל, גבר בן 50, מפגיעת רכב בכביש 4, סמוך לצומת שמרת, בהמשך אותו היום נהרג רוכב האופנוע יהודה לוי, בן 30, מפגיעה חזיתית של משאית, בדרך אם המושבות בבני ברק, עוד באותו יום טרגי נהרגו אח ואחות למשפחת מלחם, אמיר, בן 24 ותימאא, בת 22, בתאונה ביישוב ערערה. האחים נהרגו לאחר שמשאית שהידרדרה פגעה ברכב, והוא נפל מגובה 2 מטרים אל חצר בית המשפחה ופגע באחים. שבעה הרוגים השבוע בדרכים, שבעה הרוגים גם בשבוע הקודם. מתי יהיה לזה סוף? תודה.

חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, המייחד את העם בישראל זה היותנו לעם אחד. למרות שאנו פזורים ביבשות שונות ובמדינות רבות, הכאב הוא משותף, בפרט כשמדובר בזיכרון של אבותינו הקדושים, מנוחתם עדן. פורסם לפני כמה ימים בעיתונות ובתקשורת על סכנה של הרס בתי העלמין היהודיים, והפעם בתימן. בונים שם על בתי העלמין של היהודים ולא עושים חשבון לשלטון ולא חולקים כבוד לבני האדם הטמונים שם. בגלל הרגישות, הסכנה והפחד לא מפרטים כאן את המצב כולו וגם לא את השמות המוזכרים שם, שמדווחים על המצב הקשה. יש עוד בעיות קשות שם של נישול היהודים מרכושם, מבתיהם, למרות שהם מחזיקים בשטרי מכר. שוללים את זכויותיהם וגונבים את בתיהם, ולצערנו חסרים שם תשמישי קדושה ושאר הצרכים, כגון שוחט,

מסדר קידושין,

היהודים שם חיים בפחד נורא ואיום, מסיים המדווח. מצווה לפרסם את הסבל של אחינו היהודים הסובלים בתימן ולפעול להעלאתם ארצה, ולמנוע בנייה על גבי בתי העלמין. אני קורא לשר החוץ מר גבי אשכנזי ולשרת התפוצות הגב' עומר ינקלביץ', להיכנס לתמונה, לטפל בבקשה בנושא. הפרטים הנוספים נמצאים גם אצלי.

תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, איננו, חבר הכנסת מאיר כהן, לא נמצא, חבר הכנסת עוזי דיין, לא נמצא, חבר הכנסת עודד פורר, לא נמצא, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אף היא לא נמצאת, חברת הכנסת מאי גולן, לא נמצאת, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, איננה, חברת הכנסת קרן ברק, איננה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, התקיים היום דיון בוועדה לביקורת המדינה על דוח מבקר המדינה על העומס בבתי חולים בזמן הקורונה. את האמת, יצאתי מהדיון הזה מאוד מודאגת ממצב בתי החולים. אנחנו בעיצומו של הגל השני, כבר בתי החולים עמוסים, ואנחנו בפתחו של חורף ועלייה, שבדרך כלל באוגוסט מטפסת, בכל הנושא של שפעת וכל מיני מחלות. ובתי החולים עמוסים, לא ערוכים, עוד לא קיבלו את התקנים החדשים שהובטחו להם, ועדיין לא אוישו כל התקנים האלה. המחלוקת על חלוקת התקנים האלה בין האוצר לבין הבריאות בזמן כל כך קריטי מדאיגה ביותר. שלושת בתי החולים

שמשרתים כ-250,000 מהאזרחים בצפון, בעיקר מהאוכלוסייה הערבית, עדיין סובלים מתת-תקצוב ועדיין סובלים למרות כל העומס בטיפול בחולי קורונה. היום הייתי בקשר עם מנהלי בתי החולים: תמיכה בתקנים, אין להם הבטחה, שיפוי על הפסקת טיפולים אלקטיביים, שהם מקור ההכנסה העיקרי, גם כן אין הבטחה ברורה, יש הערמת קשיים בקבלת התקציבים. אנחנו עדיין לא למדנו את הלקח. אנחנו בעיצומו של הגל השני ועדיין מתמהמהים. אם לא מכינים לפחות את מערכת הבריאות, אז על מה מדברים לטפל במשבר הזה? אני מבקשת, באמת, בכל לשון של בקשה, לתמוך בבתי החולים, לא לגרום למצב שלא יהיה להם, כמו שאמרו, כסף לשלם משכורות כבר בחודש הזה.

חברת הכנסת תומא סלימאן, הנושא הוא אכן חשוב מאוד, ואנחנו אישרנו גם בנשיאות שיתקיים דיון בעניין הזה עוד השבוע. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר נחשפנו לעדויות מזעזעות ולא אנושיות של התעללות בפעוטות, בקטנטנים חסרי ישע בגן ילדים פרטי ברמלה על ידי נשות הצוות של הגן. רבותיי, התיאורים מזעזעים, כפי שהתגלה במצלמות הגן. לצערנו זאת לא פעם ראשונה שהתעללויות כאלה קורות במסגרות שאינן מפוקחות. נשות הגן שעובדות שם, איננו יודעים אם הן בעלות מקצוע כן או לא, אבל ילדים נקשרו עם ידיים מאחור, ריססו עליהם חומרי ריסוס, זרקו עליהם חבילות של מטליות לחות, עדויות מזעזעות. במקביל, באותו שבוע, אחת המטפלות שהתעללה בגן אחר קיבלה בסך הכול עונש של 11 חודשי מאסר. אני חושבת שאנחנו לא יכולים להפקיר יותר את הגיל הרך, את הפעוטות מגיל לידה עד גיל שלוש. מדינת ישראל באמצעות משרד החינוך חייבת לקחת אחריות על כל מסגרות החינוך בגילאים האלו, לדאוג שהצוות הוא צוות מקצועי, פיקוח, תוכניות לימודים כמו שצריך. במקביל, בוודאי להחמיר בענישה למי שפושע. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, נגיף הקורונה שינה את חיינו באופן קיצוני, אדוני. שבר כלכלי, משבר רפואי ומציאות חיים שלא הכרנו. אני רוצה לקחת אתכם לנקודת הקצה של המגפה, לנפטרים: מאז פרוץ המגפה קברה ישראל 541 מאזרחיה ואזרחיותיה. לצורך ההשוואה, בתאונות דרכים נהרגו, בועז, 164. 349 אזרחיות ואזרחים בשנת 2019 כולה. רק בקורונה השנה, 192 יותר. החישוב המצמרר, אדוני היושב-ראש, מעלה כי מספר הנפטרים עלול להגיע בסוף 2020 ל-1,300 נפטרים ממחלת הקורונה, בהנחה שלא יהיה משהו דרמטי, בעזרת השם, בחודשי החורף. המספר הזה צריך להופיע באדום בוהק ומודגש בכל פינה ופינה, ואנחנו לא מספיק, הטרמינולוגיה לפעמים מכשילה אותנו, כי אומרים: אתמול מתו שניים מקורונה או שלושה מקורונה, אז מתו עוד 100 מדברים אחרים. היום מתו שישה, זאת עלייה של 100%. אם הטרמינולוגיה אומרת, מדגישה, מה הפערים מיום ליום, בכמה אחוזים זה קופץ, בוודאי ובוודאי שזה רמזור אדום לכולנו. תודה רבה, אדוני.

חברות וחברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר החלטה לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים כך שהשר צחי הנגבי יכהן בתפקיד שר ההתיישבות, וזאת בשל הפסקת כהונת השרה ציפי חוטובלי בתפקיד זה, בהתאם לסעיף 22(ג) לחוק-היסוד, במועד קבלת החלטת הממשלה בדבר מינויה כשגרירה. אני מזמין את השר דוד אמסלם. השר אמסלם, אני מזמין אותך למסור את ההודעה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים כך שהשר צחי הנגבי יכהן בתפקיד שר ההתיישבות, וזאת בשל הפסקת כהונת השרה ציפי חוטובלי בתפקיד זה, בהתאם לסעיף 22(ג)

במועד קבלת החלטת הממשלה בדבר מינויה כשגרירה. בהתאם לסעיף האמור בחוק-היסוד, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה זאת. בהזדמנות הזאת אני רוצה לאחל לציפי חוטובלי, אישה מדהימה, באמת בהצלחה בתפקידה. היא יוצאת לשליחות מאוד משמעותית לגבי מדינת ישראל, ובאמת אני מאחל לה הצלחה. הצלחה שלה זו הצלחה של המדינה. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן לה את כל הכוחות וגם סייעתא דשמיא תהיה לה, כדי שבאמת תצלח את כל המכשולים ותייצג אותנו בכבוד גדול. לגבי השר צחי הנגבי, אני מאחל גם לו בהצלחה. הוא שר שבעצם עבר הרבה תפקידים בעבר בממשלה, עם ניסיון גדול, לדעתי אחד הפרלמנטרים הכי ותיקים בכנסת. הוא חבר אישי שלי, אז בוודאי אני מאחל לך,

הצלחה גדולה מאוד.

אני בוודאי מצטרף לאיחולים. אני חושב שהשרה ציפי חוטובלי בהחלט תחסר לנו כאן. אני חושב שהיא מסיימת 11 שנים וחצי של עשייה בכנסת, מתוכן חלק מהשנים גם בממשלה. אנחנו בהחלט מודים לה, ומאחלים לה הצלחה גדולה בשליחות החשובה שלה בלונדון. היא גדלה בבית טוב. אנחנו עוברים לדיון. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להצטרף לאיחולים לחברת הכנסת ציפי חוטובלי. היא יוצאת לשליחות חשובה בשמה ולמענה של מדינת ישראל. איני יכול לומר דברים דומים לגבי השר צחי הנגבי, לא מכיוון שאיני מאחל לו הצלחה, אני מאחל לו הצלחה מקרב לב, אלא מכיוון שהמשרד שהוא אמור לעמוד בראשו הוא משרד מיותר. החיבור המוזר הזה של החטיבה להתיישבות יחד עם האחריות על השירות הלאומי-אזרחי זה שני דברים שלא צריכים להתחבר יחדיו, גם לא זכאים למשרד משל עצמם. אבל אדוני היושב-ראש, מעבר לעניין הקונקרטי הזה אני רוצה להתייחס לאירועי השבוע האחרון. היינו עדים בשבוע האחרון למתיחות בגבול הצפון. חוויתי מתיחויות מהסוג הזה לא מעט בשנים 2012 2014, עת כיהנתי כאלוף פיקוד הצפון. כל אירוע ואירוע כזה הוא בעל פוטנציאל הסלמה. כל אירוע ואירוע כזה, אתה יודע איך הוא מתחיל, אי-אפשר לדעת איך הוא מסתיים. הוא יכול להסתיים גם במלחמה כוללת. העניין הזה של מה שאנחנו קוראים מיסקלקולציה, שיכול להשתלט על דעתם שלהם, אויבינו, ויכול גם להכות בנו מעת לעת, הוא עניין מסוכן מאין כמותו. בזמנים מתוחים שכאלה ראוי שבראש ממשלת ישראל יעמוד אדם שיכול להפנות את כל מעייניו, את כל מרצו, את כל יכולותיו, רק לדבר אחד: טובת מדינת ישראל וביטחון מדינת ישראל. בשנת 2008 נאמרו הדברים האלה: "ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט ציבורי ומוסרי לקבוע דברים כל כך גורליים במדינת ישראל. קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסס, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו ולא על פי האינטרס הלאומי משום שהוא נמצא במצוקה המיוחדת הזו,

הדברים האלה נאמרו על ידי חבר הכנסת בנימין נתניהו כלפי ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט. אני אומר לראש הממשלה היום בנימין נתניהו: נאה דורש, נאה מקיים.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת עופר כסיף, איננו. אני פה. סליחה, סליחה, סליחה. בבקשה. נוכח נפקד. תשמע, לא היית פה עד לפני עשר שניות. זה נכון.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו עדים בשבועות האחרונים, כמו שכולנו יודעים, להפגנות ומחאות מרשימות מאוד, ובמקביל, להסתה לאלימות מצד ראש הממשלה ואנשיו, הסתה שנופלת על אוזניים קשובות, נפש כעורה וידיים חמושות שמחפשות קורבן.

לברך מפה את המפגינים ואת המוחים. אתם האור שבלב האפלה, קונרד בתרגום לעברית היה קורא לזה האור שבלב המאפליה, עמוד האש שלפני המחנה שיתקן את ההרס הנוראי שיצרו ועדיין יוצרים נתניהו וחבורתו, אתם הפטריוטים האמיתיים, אלה שטובת הציבור כולו ורווחת הכלל, ערבים ויהודים, נשים וגברים, דתיים וחילונים, ימנים ושמאלנים,

אלה שיוצאים נגדכם, המסיתים המוציאים דיבתכם רעה, המכים ושוברי הבקבוקים, אינם פטריוטים אלא לאומנים חשוכים ששנאתם אומנותם. המפגינים אינם אלימים. אם יש אירועים אלימים, הרי שהם בשוליים של השוליים, ובדרך כלל יוזמה של פרובוקטורים מושתלים. בפרפראזה לסמואל ג'ונסון אני אומר שהסתה ושקרים הם מפלטו האחרון של הנבל. אני רוצה לומר משהו על מושג האלימות, שכולם מתהדרים בהתנגדות לו. המדינה מעצם טבעה כגוף כופה, כלומר, כל מדינה, נשענת על אלימות. הסוציולוג הנודע מקס ובר כתב כך בחיבורו המוכר והנודע "הפוליטיקה כמקצוע".

כל מדינה מבוססת על כוח. אם לא היו קיימים מוסדות חברתיים שידעו את השימוש באלימות, הרי שמושג המדינה היה מתבטל. הקשר בין המדינה לאלימות הוא אינטימי במיוחד: מדינה היא קהילה אנושית הדורשת, בהצלחה, את המונופול על השימוש הלגיטימי באלימות בשטח נתון. בגרמנית: gewalt, אלימות. המדינה עצמה, על זרועותיה ומוסדותיה, מפעילה אלימות מטבעה,

לכן ההבחנה החשובה איננה בין אלימות מול אי-אלימות, אלא בין אלימות הכרחית ולגיטימית לבין אלימות שרירותית שאינה לגיטימית. כבר הזכרתי בעבר את הצהרת העצמאות של ארצות הברית ומגילת הזכויות של צרפת שלאחר המהפכה, שבשתיהן נאמר שפגיעה בזכויות האדם והמיעוט או הפרת האמנה בין האזרח לשלטון, קרי הפרת ההסכמה, זאת אלימות שרירותית, ולה נדרשת התנגדות, ובנסיבות מסוימות, כמו שנאמר שם, אפילו התנגדות אלימה. שמעתי קודם שראש הממשלה בסיעת הליכוד הזכיר וציטט את אדמונד ברק, אבי המחשבה השמרנית המודרנית.

גם בהקשר הזה היה מאוד ברור. הוא תמך במרד האמריקאי נגד הכתר הבריטי ובשחרור אירלנד והודו מהשלטון הבריטי האימפריאליסטי על בסיס מה שאני כרגע אמרתי אני מסכם, ברשותך, בעוד כמה שניות, אדוני. ראש הממשלה וחבר מרעיו מנצלים בציניות את כוחם ומפעילים אלימות שרירותית נגד אזרחי ישראל בכלל ונגד המוחים בפרט. מדיניות שמרעיבה את הציבור ומונעת ממנו עבודה ודיור זו אלימות. שקרים מסמרי שיער נגד המפגינים, הסתה רווית שנאה נגד התקשורת, איומים על מה שמכונה שומרי הסף, זאת האלימות האמיתית. חבר הכנסת כסיף, אני מסיים, אני מסיים. המפגינים אינם אלימים, וטוב שכך. ראש הממשלה וחבורתו הם אלה שאלימים נגד הציבור. אני קורא לאזרחים לצאת להפגנות ולמחאות, לשמור על הוראות משרד הבריאות ועל האי-אלימות, ועדיין, לא לוותר. חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים מתנהל שיח של שנאה ושיסוי נגד החלטה מקצועית של שר הפנים לאשר את כניסתם של סטודנטים ותושבי חו"ל לארץ ישראל, החלטה חשובה מאוד, שהתקבלה באומץ וניתנה לאחר התייעצות רחבה עם גורמי המקצוע. אבל דבר אחד מפריע: מתוך אלפי הסטודנטים, שחלקם מגיעים מהמגזר הכללי, אוניברסיטאות, מכללות, תוכניות ציונות חשובות כמו תגלית וכדומה. יש גם כמה אלפים שהם תלמידי ישיבות. הנתון הזה לא מגיע לתקשורת, לעיתונים, אבל מה? החרדים מגיעים. הגיע הזמן לעצור את הפופוליזם הזה ולקרוא לילד בשמו. סטודנטים, דינם אחד.

אל תבלבלו את הציבור עם נתונים ומצגי שווא. סטודנטים הם סטודנטים, בין אם הם לומדים לימודי קודש, בין אם הם לומדים לימודי חול. לכולם מגיעה זכות שווה. די לצביעות ולקטלוגים המיותרים. צבע הדם של כל הסטודנטים שווה, וגם צבע הלחיים. צריך להפסיק עם ההכללות וההגדרות המשונות, ובטח עם השקר והצביעות. ואם כבר צביעות, אני סתם תוהה לעצמי, רגע,

הם סטודנטים בהגדרה. מה אתה חושב, מאיפה מכניסים אותם? על איזה סעיף הם נכנסים? הם סטודנטים שלומדים לימודי קודש, אבל אוי ואבוי,

אבל אני תוהה לעצמי, פרופ' גמזו, שהיה יקיר התקשורת מאז שהתמנה לפרויקטור, הפך ברגע אחד למותקף, מהרגע שהוא אישר את כניסת הסטודנטים ובחורי הישיבות. ובנוסף נקודה, אדוני היושב-ראש: לאחרונה עלתה בתאגיד השידור הציבורי כאן 11 תוכנית בשם "היהודים באים", שדיברו עליה. ולאחר הפנייה שלי לשר החינוך, כשהגיעה הפנייה מאתר משרד החינוך, התבשרנו דווקא ביום תשעה באב שאכן התכנים הוסרו מאתר משרד החינוך, אבל לצערי התברר שצוות מקצועי במשרד החינוך רוצה לאתגר את השר והחליט לחבר את התכנים הללו דרך קישורים משניים של משרד החינוך. אני קורא לשר החינוך לפעול מייד להסיר את החרפה הזו מאתר ממשלתי של משרד החינוך, ולא להגדיר את דמויות התנ"ך המיוחדות שלנו דרך תוכנית סאטירה שנויה במחלוקת, גרועה כזאת, בשם "היהודים באים". תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה.

אין לי עיניים בגב. עיניים בגב אין לי. מאחר שכבר הקראתי את שמך גם בנאומים בני דקה ולא היית, אז ההנחה הייתה שמה שאני לא רואה לא נמצא. אבל את רואה, יש הפתעות. חריצות יתר של היועץ שלי, ניר דורבן, אני בכלל לא ידעתי שאפשר בסידור החדש להירשם לנאומים בני דקה שלא דרך המליאה, אוי ואבוי. כל הכבוד, התברכתי ביועץ חרוץ ביותר. אדוני היושב-ראש, שמעתי כרגע את חבר הכנסת בוסו מתלונן על שיח השיסוי. תרשה לי לתקן אותך, חבר הכנסת בוסו. אתה טועה ומטעה, משום שמה שקורה הוא אפליה קשה וחמורה נגד אזרחיות ואזרחי ישראל שחודשים על גבי חודשים ממש מתחננים ומתחננות בפני משרד הפנים ורשות האוכלוסין, מתחננים בפניהם לאפשר לבני הזוג שלהם, לבנות הזוג שלהם, לילדות ולילדים שלהם, להורים שלהם, להיכנס לארץ,

למרות שהם לא אזרחים, ומסורבים. פשוט מסורבים, ומשרד הפנים גם לא טורח לענות ולא מספק תשובות מושכלות, לא בריאותיות ולא אחרות.

אבל לפתע פתאום אפשר לפתוח את השערים ל-17,500 לא אזרחים, את משקרת, זה שקר.

רק בגלל שהם מקורבים למקומות האלה שנותנים את רישיון הכניסה הזה. לימודים.

פשוט אפליה בלתי נסבלת. שקרנים, חבורת שקרנים. אנחנו מטפלות ומטפלים בפניות. אנחנו מטפלות ומטפלים כבר שלושה חודשים. אני מטפלת וניצן מטפל וחברתי תמר זנדברג מטפלת, ולאלי אבידר יוצא לטפל בפניות של אזרחיות ואזרחים שבני הזוג שלהם לא יכולים לבוא לכאן ללוות אנשים לטיפול רפואי. את מטעה. גם משרד החוץ,

יש ילדות וילדים שנולדו לישראלים בחו"ל ועוד לא הספיקו להיכנס לארץ, הם לא יכולים להיכנס. ילדות וילדים שנאלצים חמישה חודשים או להיפרד מההורים שלהם או לחיות עם אחד או עם השני.

כל מי שבא, יש קריטריונים.

סטודנטים זה סטודנטים וביקורים זה ביקורים. וראו זה פלא, וראו זה פלא, אזרחים לא יכולים בקריטריונים האלה להכניס את בני או בנות הזוג שלהם,

אבל 17,000 סטודנטיות, לא סטודנטיות, איזה סטודנטיות? אברכים, גברים כולם, הם יכולים להיכנס. בשבילם יש קריטריונים. זה לא נכון מה שאת אומרת. משום שנשארו לי 24 שניות אני אגיד את זה לסיום בצורה הברורה ביותר. משה, אתה פשוט טועה.

חבריי וחברותיי חברות הכנסת, מדובר באפליה קשה ובלתי נסבלת, שחייבת להסתיים מייד. תודה, אדוני. זה לא נכון, ניצן.

משה, עדיף לך לבדוק ולשתוק. זה לא נכון, תבדוק את העובדות. גם חרדים בלי מסמכים לא יכולים להיכנס. מדובר על אזרחים זרים. אזרחים זרים. חבר הכנסת הורוביץ, חבר הכנסת הורוביץ, חבר הכנסת אבוטבול. תבדוק אתה. משרד הפנים הוא ישר בנושא. ממש, ישר. ישר כמו סרגל.

ושקרן גם. כולל השר. מספיק. עד כאן. השר במיוחד, אגב. עכשיו חבר הכנסת טסלר ברשות דיבור, בבקשה. לא להפריע ליעקב עכשיו, מר אבוטבול. לא להפריע. אלי, אתה יודע מה שאני הולך לומר? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שמעתי בצער רב את דברי ההסתה והשקרים שהטיח היום בוועדת החוקה חבר הכנסת אלי אבידר נגד המגזר החרדי שקרים?

ובהם האשמת בהאשמה גורפת שלפיה הם אחראים להפצת הנגיף, בלי לבדוק את הנתונים. מתפלא אני עליך, חבר הכנסת אלי אבידר, שגם אתה ממשיך עם להקת המסיתים נגד המגזר החרדי.

ואני מזועזע, כי אני מכיר אותך,

כבן אדם רציני, בן אדם שבודק דברים לעומק לפני שהוא מדבר ומאשים. אני מכיר את אלי אבידר אחר עד היום, ומהיום אני מכיר מישהו אחר. אלי, אתה יודע, חבר הכנסת אבידר, אני מוקיר ומעריך אותך ולכן הכאב שלי, אני זועק מליבי. אנחנו נציגי ציבור פושעים? האם אותנו אתה מכנה פושעים, שהבאנו את הקורונה על הציבור שלנו? אם אנחנו מוגדרים בעיניך ככאלו, אז אני מודיע לך, אתה רשום לדבר. חבר הכנסת אבידר, אין צורך. חבר הכנסת אבידר, אני אתן לך זכות תגובה.

אתה רשום לדבר, תוכל להשיב. שלוש פעמים. אבידר, אין כפל מבצעים.

פעם אחת אמרתי, אני אוותר. שלוש פעמים?

אתה רשום לדבר,

הוא גם נהג בך בכבוד גדול. אם אנחנו נציגי ציבור שאפשר לכנות אותנו פושעים,

חבר הכנסת סובה. הכול בסדר. בשלב הזה ההפרעות לחבר הכנסת טסלר הן כאלה שהוא לא מצליח לומר את דבריו.

אז אני מודיע לך, חבר הכנסת אבידר, חד-משמעית: אל תפנו אתה וחבריך לבקשת עזרה מאותם פושעי ציבור. הרי אתם הולכים לעשות זאת מאחורי הקלעים בלי שהציבור שלכם מודע לכך.

הדברים שאמרת הם דברי בלע. אין להם שחר. הפילוג והשנאה מעבירים על הדעת ומבלבלים את העובדות.

גם אם תצעקו אותו כמה וכמה פעמים, עדיין לא יהפוך לאמת.

מה העובדות, אדוני?

אלה אזרחים זרים, אתה בדקת שהציבור החרדי הם מביאים את הקורונה לישראל?

אני אמרתי את זה?

אתה משקר. אני לא משקר.

אתה האשמת אותנו שאנחנו מביאים את הקורונה. אתה משקר ואתה ממשיך לשקר.

אלי, חבר הכנסת אבידר, הזכרת את הנתונים.

אבל הם לא הנתונים. בוא אני אגיד לך,

כשאני יוצא לרחוב?

כשאני יוצא לרחוב ומסתכלים עליי כמי שמדביק?

אתה פגעת, אתה פגעת. אני הבאתי את החולי? חברת הכנסת מלינובסקי וחבר הכנסת אבידר,

מספיק. שניכם רשומים לרשות דיבור. חברת הכנסת מלינובסקי, את רשומה בזכות דיבור, את תוכלי להגיב כמה שתרצי.

אתם לא נותנים לו לומר משפט אחד רצוף.

מה שנעשה, נעשה. אל תחזור בך, הכול בסדר. אני שמעתי את המשפט.

אבל גם לי זה לא היה נעים לשמוע. חבר הכנסת אבידר, די.

איך אתה מגדיר אותי, איך אתה מגדיר אותי, כנציג ציבור, פושע? במה אני פשעתי? שאני ממלא את חובתי פה? אתה לא ממלא.

זה הוויכוח? אז אם אני לא ממלא את חובתי, אני פושע? אתה לא ממלא את חובתך. אני צריך לבוא ולהסביר לך מה זה המילה פושע? את מי מגדירים כפושע?

חבר הכנסת אבידר, די.

את מי אנחנו מגדירים כפושע? כפושע האחרון? המגזר החרדי פושעים? הנציגים שנמצאים פה בכנסת הם פושעים? אלי, כואב לי. כואב לי. צר לי. אני לא האמנתי כששמעתי, אדוני היושב-ראש. כששמעתי את זה אמרתי לעצמי: אני שומע את אלי אבידר ידידי? אני שומע אותו ככה מכנה אותי, פושע? צר לי, ואני מציע לך כידיד, חזור בך. תתנצל בפניי, תתנצל בפני כל אלה הנציגים שעושים את שליחותם נאמנה. אנחנו יכולים להיות חלוקים בדעות, זה לגיטימי, אבל לקחת אותי ולהגיד: אתה פושע, עם יתר כל הנציגים שיושבים פה במליאה ושליחי הציבור שעושים את תפקידם לבוא ולייצג את הציבור, להשמיע את קולו ולעמוד על הדברים שבנפשנו? זה תפקידנו ולזה כאן נשלחנו. ולכן אני מציע לך, חבר הכנסת אבידר,

תתנצל בפני כל אלה שאתה הגדרת אותם וכינית אותם ציבור פושעים.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. לקרוא לקצין צה"ל, לא מסכים עם זה? לא מסכים? חבר הכנסת סובה, תכף אתה עולה לדבר. אני השמעתי ואמרתי.

אתה הבא בתור. איך הצלחת לשקר כל כך הרבה פעמים בשלוש דקות? איך הצלחת?

בוא, אני אביא לך את הסרטון. עברתי עליו כמה וכמה פעמים. איך הצלחת? איך הצלחת? טוב,

עכשיו חבר הכנסת הורוביץ ברשות דיבור ונא לאפשר לו.

היות שאני מטפל בנושא הזה כבר כמה חודשים, ישמע הציבור וישפוט. בערך באזור חודש מרץ הוציאה הממשלה הנחיה, כדי למנוע הדבקה בקורונה, שרק אזרחים ישראלים מורשים לבוא לארץ, אלא חריגים. והחריגים האלה היו מתי מעט. ואמרה חברת הכנסת מיכאלי: למשל, בני זוג נשואים אבל לא אזרחים ישראלים, הורים לא אזרחים ישראלים שיש להם פה ילדים, ילדים שיש להם פה הורים אבל הם לא ישראלים לא הורשו לבוא ולא מורשים. לא מורשים. אני מכיר מאות סיפורים כאלה.

למה אנחנו כל כך כועסים? כי בניגוד למה שאמר הפרויקטור ובניגוד למדיניות, פתאום 17,000 איש זרים, אזרחים זרים, פתאום יכולים לבוא לחגים לישראל.

אמרו: גם סטודנטים, כדי שלא יהיה אפשר להגיד שאלה תלמידי ישיבות מארצות הברית, אמרו: גם סטודנטים, ניתן לאיזה 1,000, 2,000. אבל המאסה העיקרית היא מאסה של משהו כמו 15,000 תלמידי ישיבות זרים. לא ישראלים. הם לא באים לפה להיות עולים חדשים. הם לא באים לפה, גדול מזה. 60% מהם נשארים לגור פה, אבל אדוני, אני מדבר איתך על תושבים, אבל אדוני, תקשיב ואל תשקר. מספיק עם זה. אתם, אין לכם בושה.

אין לכם בושה להתעלל באנשים שהם,

תושבים כאן, יש להם ילדים פה, הם נשואים,

אבל אתה לא מבין שלאף זר לא נותנים להיכנס,

אני לא שומע. אני לא שומע כי אתה פשוט, חסר בושה. אתה משקר פה בכנסת בלי בושה. חבל על זה, חבל. פשוט תשתוק. שתוק. אל תקרא לו זר, חבר הכנסת הורוביץ. אבל אדוני, יש פה תושבים, חבר הכנסת הורוביץ. אולי אתה זר, טוב, זה בדיוק מה שאני אומר. ראשית, תאפשרו לו לדבר. זה בדיוק מה שאני אומר. ושנית, אני לא מציע להשתמש במונחים "תשתוק".

ואתם יודעים הרי שזה לא יעבור, אבוטבול. זה לא יעבור כי יש כאן אפליה בוטה,

תכף את תוכלי לדבר. ואנחנו נלך עם זה לבית המשפט העליון.

וזה לא יעבור כי יש כאן אנשים, זה לא זרים, הם תושבי ישראל, רק אין להם אזרחות ישראלית. הם נשואים לישראלים, יש להם ילדים שחיים בארץ, או הילדים שלהם בחו"ל, והם לא יכולים לראות אותם. ומדובר במאות ואולי אלפים, כי משרד הפנים לא נותן אישור.

לא נותן, ואל תעשה לי פרצוף. לא נותן. אני אביא אליך את השמות, שיתקשרו אליך ויבקשו.

לא נותנים אישור. למה? שההורים נמצאים פה ולא נותנים להיכנס, למה? ובוא נגיד, כי פה יצאה גם האמת. אתה יודע מה, הינה, הוא אמר, כי הם לא יהודים.

נכון.

אז מה הסיבה? אז מה הסיבה שנותנים ל-17,000 תלמידי ישיבות זרים, אמריקאים, 17, אמריקאים, שאין להם זיקה לישראל, אבל לאנשים אחרים, שגם הם לא ישראלים, לא נותנים? משום שאלה יהודים ואלה לא, ולכן לא נותנים להם להיכנס. אם ישראל רוצה להיות מדינה כזאת, אם אתם חושבים שזה ששר הפנים הוא אריה דרעי והוא חרדי ובגלל זה אתם תנהלו את מדיניות הכניסה והיציאה לישראל, לפי קריטריונים של דת, אתם טועים. ואנחנו נלך עם זה לבג"ץ, ואתם יודעים שזה לא יעבור, כי זה לא יכול לעבור.

חבר הכנסת הורוביץ, תודה. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה.

יש הרבה חרדים שלא נכנסים כי הם לא מתאימים לקריטריונים, ותפסיק לעוות ולשקר כל הזמן. תפסיק. אז איך פתאום 17,000? איך הגעת ל-17,000? אתה כל יום מעלה ב-2,000.

17,000. די, זה לא ילך לכם הדבר הזה.

מחר זה יהיה 30,000. במכפלות האלה, מחר זה יהיה 30,000. חבר הכנסת אבוטבול,

חבר הכנסת אבוטבול וחברת הכנסת מלינובסקי, מה תעשי כשיגיע תורך לדבר? כבר אמרת הכול. היא יודעת מתי להתעורר. כשמדובר בחרדים

חבר הכנסת סובה, בבקשה. אם לא תתחיל זה לא ייפסק. אדוני היושב-ראש, לא, אני מנסה להבין. אתם בעד פתיחת השמיים, תגידו לי? פתיחת השמיים, אז בואו נפתח את השמיים. אתם בממשלה, בואו נפתח את השמיים. למה אתם לא לוחצים לפתוח את השמיים? בואו נפתח את השמיים,

אם אתם בממשלה בעד פתיחת השמיים, תעשו את זה בתוך הממשלה, כי הממשלה מקבלת החלטות שהציבור לא מבין, ככה באים בטענות אליכם. היום אתם עושים, לסגור בשבת, מחר, לפתוח בשבת. תעשו בתוך הממשלה, שהציבור יבין את ההחלטות של הממשלה. בואו נפתח את השמיים. אנחנו, בואו נפתח את השמיים. תפעילו לחץ על ראש הממשלה, אנחנו כל היום מתפללים ופותחים את השמיים.

אנחנו רק מתפללים. תעשו בדיקות. תעשו בדיקות בשדה. תעשו בדיקות.

אבל אתם, תקשיבו לי טוב, תיתנו פתרונות. כבר חמישה חודשים אנחנו נמצאים במשבר, וראש הממשלה חושב איך לגרור מדינה לבחירות רביעיות.

לא בגלל הישיבות ולא בגלל התלמידים. בגלל מה? בגלל משפטו האישי.

תתחילו להפעיל לחץ בתוך הממשלה על ראש הממשלה,

ויהיה לכם גם יותר ברור מה ההחלטות שמקבלת הממשלה. זה מה שצריך לעשות. אתם פה מנהלים ויכוח שהוא כלל לא רלוונטי למציאות. כלל לא רלוונטי למציאות. חברי הכנסת בוסו ואבוטבול, די. לא, אני פונה אליכם. זה בסדר שהם מגיבים לי. כשאתם תפעילו לחץ בתוך הממשלה גם הציבור יבין מה ההחלטות שאתם מקבלים. כי הציבור רואה מהצד ש-17,000,

מה זה משנה כמה, 10,000 אנשים שבאים מהמדינה עם התחלואה הכי גדולה,

ש"ס ויהדות התורה רוצים להכניס אותם לישראל.

תגידו, אם הם יחכו עוד חודשיים, מה יקרה, חבר הכנסת אבוטבול? מה יקרה, תגיד לי? חודשיים בחו"ל, מה יקרה אם הם יחכו עוד חודשיים?

מה זה "מה יקרה" מה זה "מה יקרה"? אנחנו כבר עברנו גל ראשון וראינו מה היה בגל הראשון. חלקם למדו פה.

בגל הראשון ראינו מה היה. כשסגרו את השמיים ברגע האחרון זה מה שקרה. שמחות שבאים הסטודנטים, אבל יש לי פה 30 שניות. יש לי פה 30 שניות, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להראות. אתם יודעים מה זה הדבר הזה? זה פניות של אנשים, שקיבלתי, שעדיין מחכים להחזר של הטיסות שבוטלו. אני חבר ועדת הכלכלה. אנחנו דנו בוועדת הכלכלה ביחד עם הקואליציה, זה לא קשור קואליציה אופוזיציה, הכנסת קיבלה תקנות זמניות לחוק של פיצוי,

מה שנקרא. ובסוף מה אני שומע? אתמול הממשלה מקבלת הצעת חוק נוספת, שתדחה את ההחזר של ביטולי נסיעות ל-1 באוקטובר.

אדוני היושב-ראש, עוד דוגמה להחלטות הבזויות של הממשלה. קיבלתם החלטה להחזיר את הכסף, קיבלתם החלטה לפצות את האנשים, אנשים מחכים להחזר כספי, אלה הפניות של האנשים, ובסוף אתם, הממשלה, דוחים את זה ל-1 באוקטובר. כשאתם תתחילו לקבל החלטות נכונות, הציבור גם יבין אתכם, את הממשלה. תבואו בטענות רק לעצמכם.

חבר הכנסת מאיר כהן איננו, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.

אבוטבול מתחיל להתחמם. הכול מוכן, גברת. אתה כבר מוכן? יופי.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, היום בוועדת קורונה קיימנו דיון על נושא התרבות. ואללה, את מי זה מעניין? אנחנו פה רבים על בתי כנסת, על התקציב, על כל מיני דברים אחרים. עולם התרבות, אבל אל תשכחו שעולם התרבות זה גם כן הנפש שלנו.

יש אנשים שחשוב להם ללכת לבית כנסת להתפלל ויש אנשים שחשוב להם ללכת לתיאטרון וגם כן ליהנות שם. זה הנפש, זה החופש, זה היצירתיות, זה מחשבה אחרת. אני מבינה שיכול להיות שבליכוד, וראש הממשלה בפרט דווקא רוצה לסגור את זה, זה הכי טוב,

אני דיברתי בדיון על משטרים אחרים שהדרך שלהם להתמודד עם העם או עם אי-שביעות רצון העם הייתה דווקא לפגוע בעולם התרבות, כי מעולם התרבות באות המחשבות, שם אתה מדמיין, שם אתה חושב. עדיף לסגור, ושבן אדם יהיה תלוי באוכל, עבודה וזהו,

ברגע שאזרח לא חושב הוא רובוט, הוא מציית להנחיות הממשלה, ולכולם זה בסדר גמור. אבל זה לא יקרה. אנחנו בעולם אחר, בשנה אחרת, במדינה אחרת. אנחנו האזרחים כבר לא מוכנים לזה. אז מדינת ישראל וממשלת ישראל החליטו לסגור את עולם התרבות. בעצם כבר הכול פתוח, לכל דבר מצאו פתרונות כאלה ואחרים, ועולם התרבות סגור. ועזבו את הנפש שלנו, מאחורי הקלעים יש הרבה אנשים, יש את אנשי הבמה ואת מי שמטפל בתאורה והגברה, כל העולם הזה. ואומנים. לא כל האומנים זה עומר אדם ויאיר גולן, איך קוראים לו? לא חשוב, שמרוויחים הרבה כסף.

יש אנשים קטנים שזה בעצם כל העולם שלהם, זו הפרנסה שלהם. הם לא מרוויחים מיליונים אבל מתפרנסים בכבוד. אז ממשלת ישראל החליטה שעולם התרבות הוא לא חשוב. הבטיחו לנו מתווה עוד בשבוע שעבר, עברו ימים, שום דבר לא קרה. היום היה קבינט קורונה, שוב פעם לא החליטו. אחלה דבר, להתכנס ולא להחליט. מצוין, אחלה דרך. אגב, גם פתיחת עסקים בשבת, עדיין לא הוחלט. יכול להיות שבשבת הקרובה זה יהיה סגור. מה, את, ובאותה דרך ממשלת ישראל, בלי שום בושה, מחליטה שכן, מותר להכניס לפה 17,000 איש זרים, לא אזרחי ישראל, בחורי ישיבות. דיברנו על זה. ובאותה יד, אגב, שמיים סגורים, השאלה למי. באותה יד, אדוני היושב-ראש, הגשתי לך שאילתה דחופה בנושא הזה ואתה עוד לא ענית לי: אני רוצה לדעת מראש הממשלה על סמך מה הוא נתן אישור ל-30,000 איש עכשיו, בימים האלה, לטוס לאומן. מי נתן את האישור הזה? אז תחליטו בממשלה: אנחנו בקורונה או אנחנו בישראבלוף? יש לנו תחלואה או שסתם סוגרים דברים? מותר לטוס או לא מותר לטוס? או השאלה למי למותר לטוס, לאיזה יעד ולאילו קבוצות. אז אני רוצה להבין את ההיגיון מאחורי דבר כזה. וכן, חבר הכנסת אבוטבול, ובלי לפגוע באף אחד, אבל פילוסוף אחד גדול פעם אמר, משפט אחרון רק. שהדרך לטפל בבעיה זה קודם כול להכיר בבעיה. יש לנו תחלואה גבוהה מכלל הציבור בישראל במגזר החרדי. זו העובדה. אתה ואני היינו בסיור בפיקוד העורף, ואתה ואני ראינו,

אנחנו כבר תכף חמש דקות.

אני מסיימת. ואתה ואני ראינו ש-70% ממלוניות קורונה זה הציבור החרדי. מה לעשות, אלה עובדות. אז להכחיש את העובדות האלה זה לשים ראש בחול. אתם רוצים לעזור לציבור שלכם, לבוחרים שלכם?

בואו נתגייס ביחד כולנו ונטפל בבעיה, ולא נספר סיפורי סבתא.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה.

אני עדיין מחכה לתשובה על השאילתה, לאישור שלך. מאוד מעניין.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בדרך לכנסת היום בבוקר אתם ואני נתקלנו במחאה של העובדים המדהימים של תוכנית קרב, שחרב הפיטורים מונחת ממש בימים אלה על צווארם. הם מפגינים במקום להיות בשיא העשייה החינוכית שלהם בתקופה המורכבת הזאת. למי שלא מכיר, מדובר בתוכנית מדהימה, שכבר בערך 25 שנה מספקת שיעורי העשרה למאות אלפי תלמידים, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל. בפרויקט מועסקים כ-4,000 אנשי חינוך, מדריכים ואנשי מינהלה, שעובדים במסירות ובמחויבות כדי לצמצם פערים ולייצר שוויון הזדמנויות. עבור רבים מהילדים האלה שנמצאים בפריפריה תוכנית קרב היא הדרך היחידה להגיע לשיעורי העשרה בנושאים כמו רובוטיקה, כמו מוזיקה,

יצירה, תיאטרון. המגוון הרחב הזה, אדוני היושב-ראש, הוא זה שמעניק לאנשים את הכלים שאיתם הם יוכלו לרדוף אחרי החלומות שלהם, לרדוף, להשיג וליצור. ואת כל זה, ועוד דברים אחרים ורבים, משרד החינוך ומשרד האוצר קוטעים עכשיו.

כמעט מבלי להניד עפעף. כרגע בית המשפט הוא הדבר היחיד שמונע ממכתבי הפיטורים להישלח לאלפי אנשי חינוך שמעסיקה התוכנית. מדובר הרי בפתרון זמני. ואני שואל: איך זה הגיוני שבעיצומו של המשבר החברתי והבריאותי הכי גדול בדור שלנו, אנשי חינוך שעמלים יום-יום בפריפריה נשלחים לביתם? לכן הגעתי למסקנה, ואני מקווה שתצטרפו אליי כי זה חוצה קואליציה ואופוזיציה, שבמיוחד עכשיו אסור להרפות ואסור לשתוק. קרב, כמו תוכניות חינוך אחרות, נפלה קורבן לאטימות וניתוק של הממשלה הזאת, ואני לא זוכר ניתוק שכזה. אף שבכל שנה משרדי הממשלה מחדשים את התוכניות מול תוכנית קרב ומול תוכניות חינוך רבות, השנה זה לא קרה. משרדי החינוך והאוצר משחקים משחק מסוכן, משחק פוליטי ציני מסוכן על גבם של מיליוני ילדים, ומשהים תוכניות בסך 4 מיליארד ש"ח, שכרגע חסרים בכל תחומי החינוך. אנחנו לא ניתן להם לקחת את תקציב החינוך כבן ערובה בקרבות הפוליטיים הציניים שלהם. אסור למדינה להפריע לצעירים שלה, הצעירים הכי צעירים, לרדוף אחרי החלומות שלהם, ולא משנה אם הם נולדו ברמת גן או בקריית מלאכי או בטבריה. מוכרחים להבטיח שוויון הזדמנויות לכולם. לכולם. חייבים להבטיח את העתיד של החינוך של כל התלמידים בישראל, ומוכרחים לעשות את זה במיוחד בתקופה מורכבת זו. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול בשעת לילה מאוחרת "התווטסאפתי" עם ההורים של הרב אחיעד אטינגר, השם ייקום דמו. אני רק מזכיר לכם שהרב אטינגר עבר בצומת אריאל, עבר אותו כבר, שמע יריות של מחבל, חזר אחורה כדי להסתער על המחבל הזה, ולצערנו בקרב שהיה שם גם הרב אטינגר נרצח וגם סמל ראשון גל קיידאן. הרב אטינגר השאיר אלמנה ו-12 ילדים יתומים, מנע טבח בצומת הזה. הרסו את הבית, אבל מאז, ומה ששלחו לי אתמול ההורים שלו זה פשוט לא ייאמן, אם היה מותר להראות פה תמונה הייתי מראה אותה, וילה מטורפת פת"ח בנו לו ביישוב שלהם. אני אומר לכם, מבחינת המחבלים האלה, לרצוח יהודים זה פשוט אקזיט.

וכל עוד אנחנו נמשיך עם אוזלת היד הזו של לא להרוס בתי מחבלים, כמו שהבית של הרוצח של עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, עוד לא נהרס, ונותנים להם לבנות את הווילות המטורפות האלה, זה פשוט מזמין את הרצח הבא.

חברת הכנסת קרן ברק, איננה. חבר הכנסת אלי אבידר, הינה זה הגיע. אדוני, יש הבדל בין הודעה אישית לנאום. למרות שזה נראה שאנחנו לא מתוכננים, אנחנו מכינים את הנאומים שלנו. נכון. ולכן אתה תוכל, אם אתה תרצה עוד דקה, תקבל. אני סומך עליך שאתה תצליח את שני המסרים להעביר. על הדברים שחטא בהם חבר הכנסת טסלר, זה ייקח יותר מדקה. ואני רק רוצה לבקש, חבר הכנסת אבידר. אמרו לי, ובצדק, אנשים שראו את אחד השידורים של המליאה שבאחד הנאומים שלך אמרת דברים, בוא נאמר, שחרגו מגדר הביקורת הרגילה, על משפחת אחימאיר לדורותיה. אני חושב שנכון שנמצא את הדרך לשמור את הביקורת בגדר שבו היא צריכה להיות. ואני חושב שמשפחת אחימאיר לדורותיה תרמה למדינת ישראל כל כך הרבה בדרכה ועל פי אמונתה, שהיא ראויה גם להערכה וגם שנקפיד בכבודה. בבקשה.

אני מבקש לא לספור לי את הזמן הזה.

אתה עדיין על הזמן של חבר הכנסת כהנא,

משפחת אחימאיר לדורותיה הייתה מכובדת בעיניי.

שני אחים לבית אחימאיר לקחו לעצמם את החופש להתבטא, גם ברשתות החברתיות וגם בצורות שהם מתבטאים, בצורה לא ממלכתית. ותמיד אני אומר: מי שמחליט להיות לא ממלכתי, יתחזק ויקבל גם את הלא-ממלכתיות בפניו. טוב, אבל הם לא פה ולא יכולים להתייחס. מה לעשות,

חברי הכנסת, מדברים על הציבור, ולפעמים הוא לא נמצא כאן ונוכח. אז אני חושב שאנחנו צריכים להחיל על עצמנו קצת יותר. אבל שום דבר שנאמר שם לא חרג ולו בקמצוץ מהאמת ההיסטורית. ונחזור לנאום שלי, אם אפשר.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה שבועות שהשר המקשר לכנסת דודי אמסלם עולה לפודיום, צועק ואומר את דבריו. בתחילה חשבתי שמדובר בכעס, ברגשות אישיים. אבל אפילו לקשה תפיסה כמוני נפל האסימון. איך אומר העיתונאי מנחם הורוביץ, יצאנו לבדוק: כל נאום של השר אמסלם מתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון הוא אומר: אתם אדוני הארץ, מותר לכם הכול, אתם ממשיכים את השיטה המפא"יניקית, אתם אנשים שמשקרים, יש לכם מוסר כפול, אתם קוראים לציבור הימני "אוכלי עשב", מתנשאים ומאמינים לבלוף שלכם. ואז הוא עובר לסעיף הקיפוח: אנחנו מבינים, אנחנו לא טיפשים כל כך כמו שאתם חושבים, לימדו אותנו לקרוא ולכתוב. והחלק השני של כל נאום מסתיים בשיר הלל לנתניהו: אתם שופכים את דמו של ראש הממשלה על בסיס יומי, על זה שהוא עובד 20 שעות לטובת אזרחי מדינת ישראל, אף אחד במשכן לא מגיע לקצה האצבע של היכולת שלו, אתם לא מגיעים לקרסוליים שלו, הוא אומר. אז יש לי כמה הערות. נתחיל מהחלק השני. מחילה, השר אמסלם, אתה ושאר נאמני נתניהו באמת לא מגיעים לקרסוליים של נתניהו, כי אתם בחרתם להישאר בסוליה. אנחנו, השר אמסלם, יש לחלקנו כבוד ועמוד שדרה, ואנחנו מסתכלים עליו מלמעלה ורואים את הקרחות שבפריזורה. ולגבי החלק הראשון של הנאומים, מחילה נוספת,

אל תדבר בשם מצביעי הימין. וגם אף אחד לא הסמיך אותך לשנות לנו את הכתובת לרחוב רגשי נחיתות פינת קיפוח. אז לפני שאתה צועק כדאי שתדע שלבוחרים שלך, כמו לרבים אחרים באוכלוסייה, אין היום מה לאכול, למרות שאתה בטוח שזה חרטא. הם זקוקים למנהיגות ופתרונות אמיתיים, ולא שנאה פילוג וקיפוח. ומשהו קטן לסיום: השר אמסלם, אתה לא מעודכן, "אוכלי עשב" זו אינה קללה, זו ברכה. זו מעלה מוסרית, זו בריאות, זה ביטחון תזונתי,

אבל איש באמונתו יחיה, כך אני מאמין. חברותיי וחברי הכנסת, הטירוף של השר אמסלם ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים עד שנתניהו יתפטר. תודה רבה, אדוני. אתה מבקש להתייחס לדברים של חבר הכנסת טסלר? כי זו ההזדמנות, חבר הכנסת אבידר. אני מזכיר לך. אם הוא שכח מזה כנראה שזה לא מעניין אותו. הוא ייזכר, האמן לי, חבר הכנסת אבוטבול. ענייני טבעונות. חבר הכנסת טסלר, אם הייתי חושב לרגע שאתה לא מבין, אם הייתי חושב לרגע שאתה לא מבין את מה שנאמר שם, בוועדה, אז הייתי אומר מילא. אבל אני יודע שאתה מבין, ואחד הדברים שאמרתי שם בוועדה, ואני לא חוזר במילה, בזמן שחברים שלך למפלגה אחרת, מפלגה חרדית אחרת, באו ונלחמו על זה שלא יעלו את הקנסות, החברים שלך העלו את הקנס ל-500 שקל. סיפרו לנו כל היום שהם מתנגדים והם לא ייתנו, והם יעשו, בסוף העליתם. הדבר השני, חבר הכנסת טסלר, אני רוצה לומר לך את הדבר הבא: אתם לא שומרים על הציבור שלכם. תגיד מה שאתה רוצה, אתם לא שומרים על הציבור שלכם. אתה רוצה לדאוג לציבור שלך? שמור עליו. שמור עליו.

אם אתה מביא אנשים, תדאג שיבדקו להם קורונה לפני זה. תכניס אותם למלוניות לשבועיים. שמור עליו. אני

אם שומרים על הנחיות, בוסו,

אני לא תוקף את ש"ס.

אל תכניס לתקיפה. תשאיר אותי בדגל התורה ואגודת ישראל. שמור על הציבור שלך, שמור עליו. אתה הולך להביא 17,500 אברכים, אין שום בעיה. שמור על הציבור. בדוק להם קורונה, תכניס אותם לשבועיים למלוניות, ריבונו של עולם. אל תגרום שיידבקו ואחרי זה תבוא לתקוף ותגיד: למה סוגרים אותנו, למה עושים לנו עוצר. אני נלחמתי בוועדה כדי שלא יהיה עוצר. אני נלחמתי עם ראשי העיר שלך כדי שלא יעשו אפליה, שביתר עילית, יטפלו בה כמו בתל אביב. אני נלחמתי כדי שלא יטילו על האנשים שלך קנסות. אל תספר לי סיפורים. ועכשיו, לסיום, אני רוצה להגיד לך משהו. זה פשע שאין נסלח ממנו שדובר של יושב-ראש ועדה מוציא הודעה ומסלף את הדברים שלי. והדבר שאמרתי, אני גאה בזה שהלכתי לקבל דעת תורה מהרב הגדול קנייבסקי. ולהגיד את מה שאמרתי, זה לא רק שקר, זה פשע. ולסיכום אני רוצה להגיד לך דבר אחד: ככה קורה, ככה קורה, שאני פושע,

שחבר כנסת מהמפלגה שלך רוצה לקבל כותרת וחצי ב-ynet, ואחרי זה מצטער על זה. זה מה שמפריע לי. על זה לא ענית לי, אלי. לא התייחסת. חכה לסבב הבא, אני מגיע אחר כך.

חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברים יקרים, אני חושב שיש לנו מזל. המזל שלנו הוא שלראש הממשלה יש דובר שלא פועל לפי דף המסרים המזויף של הליכוד אלא מדווח לנו מה חושב עלינו ראש הממשלה ומה הוא עושה באמת. בדרך כלל הדובר הזה עושה את זה באמצעות ציוצים בטוויטר,

הוא הגדיל לעשות והתראיין לגלי ישראל. הוא סיפר לנו על שעות הפנאי של ראש הממשלה. מסתבר שראש הממשלה משתעשע כשבנו הדובר מראה לו את התמונות מההפגנות. "חייזרים" הוא קורא להם. תדמיינו לכם את התמונה הבאה: אב ובן יושבים על הספה ונקרעים מצחוק, תוך כדי שהבן מדפדף בנייד שלו בתמונות מההפגנות, תמונות של החייזרים שמבקשים להשמיע את קולם. תראה, אומר הבן, החייזר הזה איבד את מקום העבודה שלו. עזוב את זה,

החייזר הזה סגר את העסק שלו ופיטר 20 חייזרים כמוהו. שניהם צוחקים עד דמעות. תראה את החייזר הזה, ממשיך הבן, הוא רק השתחרר מהצבא. הוא גם היה לוחם, אבל עכשיו אין לו מה לעשות חוץ מלהגיע להפגנות. הוא בטח גם היה סטודנט ואין לו איך לשלם על הלימודים עכשיו, מוסיף האב ולרגע נהיה רציני. איזה כיף שהמצאנו שכולם שמאלנים, פשוט גאוני.

הצחוק מתגלגל בבית בבלפור. אבל במציאות שלנו, כשבבלפור צוחקים

אני רוצה לפנות להוד מעלתם בנימין ויאיר נתניהו. אולי אתם לא מודעים לכך, אבל אלה שאתם קוראים להם חייזרים הם חיילים משוחררים, סטודנטים, זוגות צעירים, מובטלים, בעלי עסקים, מורי דרך, אומנים ואנשי תרבות, הורים יחידניים, חילונים, דתיים, יהודים, ערבים, דרוזים, כל עם ישראל. כל החייזרים האלה מממנים אתכם ואת מחייתכם כבר יותר מעשור. כל החייזרים האלה משרתים אתכם, משלמים לכם מיסים, הולכים לצבא, עושים מילואים, ותתפלאו, חלק לא מבוטל מהם אפילו הצביע לכם בעבר. אבל אל תתפלאו כשהם לא יצביעו לכם יותר, כי נפתחו להם העיניים. הם, לעומתכם, לא חיים בפלנטה אחרת. הם כאן, נאבקים כדי לשרוד. אני זה המדינה והמדינה זה אני, אמר לואי ה-14. אני זה המדינה והמדינה זה אני, אומר המלך נתניהו הראשון, וצוחק עם יורש העצר שלו. תודה רבה לך. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה.

היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, הם לא מדווחים על ההפגנות, הם משתתפים בהן, הם מתדלקים, כך אמר בנימין נתניהו, הסופר-טנקר של ההסתה שמרחף מעל לחברה הישראלית ומרסס בחומרים מאיצי בעירה כבר שנים לא קטנות ולא מעטות. זו לא תקשורת מגויסת אלא מגייסת, אמר מי שיש לו כתב אישום על שוחד, מרמה והפרת אמונים. והשוחד על מה הוא? בפריפריה של התקשורת. הוא ניסה גם לגייס אותה, אבל עבור תמורה, עבור כסף. כתב אישום על שוחד. כך אמר ראש הממשלה: זו לא תקשורת מגויסת אלא מגייסת, ועל מי הוא דיבר ועל מה הוא דיבר? הוא דיבר על גל המחאה שנמצא בארץ ונמצא בכל מקום. כל מוצאי שבת בשבועות האחרונים גם אני נמצא בגשרים ובצמתים, במה שראש הממשלה קורא לו "מדגרות קורונה". ללא ספק, במילים הוא מבין, הוא יודע להשתמש במילים, במילים שמייצרות משמעות, שמייצרות תמונה. כל אחד, תעצמו את עיניכם, תחשבו מה עובר לכם בראש על מדגרות קורונה.

זה לא נכנס לגדר החוק,

אבל אלה מילים מכוערות שהוא מקפיד להשתמש בהן, והוא עושה את זה ברצף,

דבר אחד או שניים הוא מבין בזכות המחאה. הוא עמד מעל כל במה ועשה את עבודתו כיושב-ראש אופוזיציה

ואמר ודיבר על הדברים שהוא מאמין בהם, אבל אז הוא נאבק על זכות המחאה. היום הוא נאבק על זכות אחרת. על זכות ההתבכיינות. עוד לא היה מעולם ראש ממשלה שיש לו קול בריטון כל כך יפה, אבל הוא גם מצליח ליילל בבריטון. תפקח את העיניים, ביבי, תרים את הראש לגשרים, סובב את ראשך לצמתים. אל תראה שם רק מחלפים, תראה שם אנשים. הוצא את הראש מחלון ביתך, תראה שם אזרחים שמביעים מחאה. הם מביעים אותה נגדך, נגד כישלונותיך, נגד ההסתה שאתה מייצר, נגד הפילוג. כן, נכון,

אבל הם בעד המדינה. הם מזכירים לך שהמדינה

אכן, נבחרת. אתה אינך הבעלים ואינך יכול לנהוג בה מנהג של בעלים, גם אם כל שותפיך מתנהלים כאילו

אתה ראש ממשלה מקרטע, נכשל בדרכך, נכשל בקואליציה, שאתה מנהל אותה בצורה שלומיאלית, עם ממלא מקום, או יותר נכון זה לא ממלא מקום, ראש ממשלה חליפי. אינכם מסוגלים אפילו לעשות דבר וחצי דבר, כולל להוסיף מיטות לבתי החולים.

20 מיטות בלבד נוספו לבתי החולים מתחילת משבר הקורונה. סגלוביץ', זמן. בנימין נתניהו, די לבכיינות. פשוט לך.

חברת הכנסת תמר זנדברג,

אני מפגינה, ואני חושבת שאם מישהו מכאן, מהשמאל, לא איזה נבחר ציבור, איזה שמאלני,

או מהימין, מהאופוזיציה. למה אני אומרת, אבל, "שמאל"? כי אם איזה שמאלני זוטר באיזו תחנת רדיו נידחת היה אומר עשירית ממה שהשר אמסלם מרשה לעצמו כל שבוע כאן להגיד על נציגי ציבור, על מפגינים, על אזרחי המדינה, המדינה הייתה רועדת. אבל זה ככה עובר, וזה מותר. ולכם, חבריי, סבבה שנכנסים סטודנטים, לימודי קודש, לימודי חול, הכול נהדר. מה עם המשפחות של הישראלים? בשביל זה לא? למה, כי הם לא התחתנו ברבנות? איך אתם לא מתביישים, באמת? אבל אני רוצה רגע לחזור לנושא הדיון שלנו, אף אחד לא דיבר עליו. אנחנו ממנים עכשיו שר חדש, שר החרטא. עכשיו, שימו לב, זה כאילו כבר עובר מתחת לרדאר: קמה לה כאן ממשלת קורונה, מממשלת חירום ואחדות שתטפל אך ורק בנושא הקורונה, ואיזה שר אנחנו ממנים היום? שר ההתנחלויות. המגזר הכי פריבילגי, הכי מנותק, שמיוצג כאן בכנסת ייצוג יתר, זה לא שר ההתנחלויות. הולך לקבל כאן עכשיו שר מיוחד בממשלת הקורונה. לא העובדות הסוציאליות, לא השירותים החברתיים, לא נוסף איזשהו דבר בתחומי הבריאות, הכלכלה,

להתמודד עם המשבר. זה מה שצריך עכשיו להוסיף? הקיבוצים, שר מיוחד להתנחלויות?

מיליון ישראלים ביהודה ושומרון, מיליון ישראלים ביהודה ושומרון, את יודעת כמה צפיפות זה יוריד, מה הרבותא לנו, אני רוצה לשאול אותך, מה הרבותא לאלה שגרים מחוץ לגבולות מדינת ישראל לנו, הישראלים, שצריכים לקבל שר מיוחד?

צחי הנגבי, אני סומך עליו,

שר שלא מאמין,

ולא חושב שיש כאן איזה מצב קשה, איזה מצב כלכלי, איזה משהו, בשבילך זה חרטא.

מה תעשה בתור שר ההתנחלויות?

את מי תשרת? נגב לא מעניין אותך? את מי תשרת? הקיבוצים לא מעניינים אותך?

המושבים לא מעניינים אותך?

אני רוצה לצטט אותך. כשהובטח לך המינוי הזה, את מי אמרת שתשרת, את הנגב? את הגליל? כן,

את ההתיישבות בגבולות מדינת ישראל? כן, לא. אמרת שיש לך חשבון מיוחד עם ההתנחלויות, כדי לכפר על הצבעת עבר. זה מה שאתה הולך לעשות, 90% מהחטיבה להתיישבות זה, ואתה לא תוכל לרחוץ בניקיון כפיך.

אתה שר חרטא מיותר, במשרד

ירד אחד, ירד אחד. הרי אף אחד לא יודע כבר, קשה למנות אותם. כל כך הרבה שקרים. אבל בסוף, על כל 30 וכמה השרים שלכם צריך פרויקטור לענייני בריאות.

בכלכלה אתם לא מטפלים, אז כבר יושב-ראש האופוזיציה,

אומר: צריך פרויקטור לענייני כלכלה. זאת אומרת: שרים לא, השרים הרי לא עושים דבר מבחינת מה שהם צריכים לעשות, בוא נביא פרויקטורים. אולי 30 פרויקטורים היו פותרים את העניין. אבל אני רוצה לומר לכם, הסיפור האבסורדי פה, אני אומר לך את זה באמת,

אתה שנים ארוכות בבית הזה, אתה ישבת בממשלות: ישראל נמצאת במצב הכלכלי הכי קשה שהייתה. אגב, לא רק מדינת ישראל, משבר כלכלי עולמי. צריכים להתגייס, צריכים ניהול יעיל, נכון, מהיר. ומה עושה הממשלה, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע? במה היא מעסיקה את הכנסת אם לא בהעברת סמכויות מצד לצד, אם לא באתננים הפוליטיים והתקציבים הפוליטיים לזה או לזה, והשיירה לזה, והשיירה לזה, והטבת המס לזה, והעלאת השכר לזה. ואת מי שוכחים בסוף? תמיד שוכחים בסוף את החיילים, את המילואימניקים, שמסתכלים בעיניים כלות ולא מבינים במה אתם מתעסקים. עכשיו תיקח שתי דוגמאות: תראה מה עשיתם רק בשבוע שעבר עם החוק בנושא של דמי אבטלה: קצין צה"ל, שירת ביחידה קרבית, עשה שנה קבע, הלך ללמוד שלוש-ארבע שנים, ושומו שמיים, התחתן רק בגיל 27, 28, שזה הגיל הממוצע לנישואים במדינת ישראל, ואין לו ילד, הוא יקבל פחות מכל אזרח אחר שלא שירת בצבא, שלא למד, שלא לקח חלק בכל התהליך הזה,

עד גיל 28 הביא ילד, ולכן הוא יקבל בדמי האבטלה שלכם 20%, יותר מ-20% מאותו מילואימניק. בסוף אנחנו מוצאים את הדור הצעיר עם 47.6% מהנרשמים בלשכת התעסוקה מתחת לגיל 34. 200,000 מובטלים מתחת לגיל 27. מחקר שירות התעסוקה שלכם מראה שעד גיל 24 האזרחים נפגעו הכי קשה. דור אבוד, ומי הדור האבוד? הדור של הלוחמים, הדור של אלה שהיו מוכנים להקריב את חייהם למען המדינה כדי שאנחנו נוכל לשבת כאן ולנהל איזשהו דיון. ובאים מי מאלה ששוללים את הזכות של הדור הזה לדמי אבטלה ראויים ולקצבה הראויה דווקא כשהם צריכים את זה, ובמה אתם עסוקים? בהעברת סמכויות משר לשר, ממשרד למשרד וממינוי למינוי, תודה רבה.

חבר הכנסת אלעזר שטרן. גברתי היושבת-ראש, עמיתי השר, אני אופטימי חסר תקנה. האמת, קיוויתי שהממשלה המנופחת,

ממשלת העריקים הזאת, תנצל את ההזדמנות, תשמור על הפריטטיות הקדושה ותגיד לכחול לבן: הינה, שרה אחת פחות, תהיו גם אתם עם שר אחד פחות. אדוני השר המקשר, תשמע, אבל כנראה שבאמת רמת הניתוק היא כזאת שבמקום לנצל הזדמנות, לשמור על פריטטיות, אולי לא לפצות את כל העריקים שבממשלה הזאת, אז אנחנו מוסיפים עוד שר לממשלה, והשר צחי הנגבי יודע שזה לא עניין אישי. איפה מוסיפים עוד שר?

אני יודע, צחי, תאמין לי, אני יודע.

אפשר, כן. כל

אני רציתי לדבר על החייזרים, בכינוי החדש, על האנרכיסטים, על מפיצי המחלות. השר אמסלם, עליתי לכאן לאחל לראש הממשלה להידבק. אני מאחל שראש הממשלה יידבק. אם רמי מתן הוא מפיץ מחלות, אז הלוואי שראש הממשלה יידבק, שגם הוא יהיה גיבור בחווה הסינית. הטנק שלו נפגע, אתה שריונר, אתה יודע מה זה, או אתה לא יודע מה זה, גם אני לא יודע מה זה שהטנק שלך חוטף ונהרגים לך עשרות חברים, ואתה נכנס ויוצא ונכנס ויוצא ומתעוור לפרק זמן. והאכפתיות הזאת בדיוק שולחת אותך לבלפור להפגין. והאכפתיות הזאת בדיוק, שנוספו עליה זכרם וצוואתם של הלוחמים שלא חזרו משם, שולחת אותך להפגין בבלפור כדי שתהיה פה מדינה טובה יותר. אפשר לחלוק, אתה יכול לבוא מצד אחד של המפה הפוליטית ומישהו מצד אחר, אבל המוכנות הזאת לצאת לרחובות, אל תזלזל בה. אתה ואני, כשנהיה שם, ישלמו לנו, משלמים לנו, אלה אנשים שעוזבים הכול. ואני אומר לך שמאותה רוח של החווה הסינית מגיעים הפעם לבלפור. אתה תגיד לי: לא כולם. אז לא כולם, אף פעם לא כולם. אבל הוא, לדוגמה, בדיוק מאותו מקום. אתה רוצה, תשאל אותו. אל תתבייש לשאול אותו. תשאל את אלוף משנה במילואים רמי מתן: למה אתה בבלפור? ותשאל אותו: איזה מחלה אתה מפיץ? אני לא אומר שאתה אמרת,

מקום שמפיצים בו מחלות. איזה זלזול. איזה הכללות. איך אנחנו מגיעים לשפה הזאת בבית הזה? ואני מסתכל על האנשים האלה, חלקם בעמדות שלי וחלקם לא בעמדות שלי, ואתה שואל את עצמך: תגיד, אולי אם היה יושב פה השר לוין, הייתי שואל איפה הקבינט. באותו יום שהתפרקה כחול לבן, שטרן,

אורנה, את בטח זוכרת, שהוקם קבינט פיוס. כן, הייתי חלק ממנו. איפה, תגידו? מה זה קבינט פיוס? אני מוכן להיות חבר בקבינט פיוס, לעשות שלום בתוך הממשלה הזאת. אבל בשורה התחתונה, אני מציע לכולנו, באמת,

גם קבינט הפיוס פריטטי? אז איך הם יקבלו שם החלטה? אין זמן.

דרך אגב, בשביל השלום בתוך הממשלה הזאת, גם קבינט לא יודע איזה לא יעזור.

תודה רבה לחבר הכנסת שטרן. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אחרון הדוברים. בבקשה. כבוד היושבת-ראש,

אני רוצה לפתוח בברכות לגב' חוטובלי,

לארץ וגם כאלה שבאים כמה וכמה פעמים בשנה לארץ. ברכות לשר צחי הנגבי, בן המשפחה הלוחמת, שבצעירותו נלחם על יישובי ימית ובבגרותו יבנה התיישבות בכל רחבי הארץ, בעזרת השם. בהזדמנות זאת אני מבקש לברך את שר הבריאות יולי אדלשטיין, אסיר ציון, המייצג האמיתי של יהדות ברית המועצות, שהתייצב אמש כאמיל זולא בצרפת האנטישמית במשפט דרייפוס. אני מאשים, הוא אמר השבוע על עלילות התקשורת, כאילו מכניסים 17,000 תלמידי ישיבות בלי בידוד ומציגים את החרדים כמפיצי מחלות. הוא סיפר שישבו שבועות ארוכים והכינו מתווה לכל העולים, מנעל"ה, ממסע, מהסוכנות, וכולם בירכו אותו שהוא הציל את הציונות, וכולם רוצים תיירות. וכשזה מגיע לחרדים, זאת אנטישמיות לשמה. כך אמר יושב-ראש הכנסת לשעבר, שהוא מזכיר לי את אמיל זולא, וכל ההמון האנטישמי זועקים נגד ה-juifs, היהודים שבוגדים במדינה. מי שמוביל היום את ההסתה האנטישמית הוא איווט האיום, שמתיר את דמם של מיליון יהודים חרדים יום-יום. הוא עלול להביא למצב של שפיכות דמים, חס וחלילה. הוא יותר מסוכן ליהודים החרדים מאשר כהנא היה מסוכן לערבים. לכן אני מבקש להוציא את איווט ביתנו האנטישמי מחוץ לחוק. הוא פשוט סכנה לקיום המדינה, סכנה לשלום הציבור. אי-אפשר לשתוק, אי-אפשר לאפשר לבן אדם שמצא את עצמו, אומנם הוא עושה את זה בציניות, אומנם הוא עושה את זה ברשעות, אומנם הוא ממשיך את הדרך האנטישמית של הסרטונים שהם עשו לפני הבחירות, אבל אנחנו צריכים לדעת שישראל נמצאת בסכנה וצריך להציל את ישראל מהמפלגה האנטישמית הגזענית שנקראת איווט ביתנו.

אנחנו למדנו שיש לנו זכות, זכות ההפגנה, אין סכנה גדולה מהעובדה שאתה יושב פה.

65 שנה,

מפריעים לי, האנטישמים מפריעים לי לדבר. אתה מקדם הכי גדול של שנאת ישראל, של שנאת חינם.

אני מבקש שהאנטישמים ישתקו וייתנו לי לדבר.

כתם שחור אתם על מדינת ישראל. אתם רוצים להפוך את המדינה לאויבי היהדות החרדית, ולא ניתן לכם את זה.

אתה יהודי במקרה. נשמה יהודית אין לך. נשמה יהודית אין לך. אדוני היושב-ראש, הם לא נותנים לי לדבר. זה שיש לך כיפה על הראש לא אומר שאתה יהודי. אתה האנטישמי הכי גדול שפגשתי. אתם סכנה לכל ילד חרדי שיוצא לרחוב, שמישהו יפגע בו. מימיי לא פגשתי אנטישמי גדול יותר ממר ישראל אייכלר. שמך לא ישראל, תאמין לי, אתה מתחזה.

אתם, דמם יהיה בראשכם. אנחנו לא ניתן לכם להסית נגדנו. אני רוצה לסיים בדבר אחד,

אתה מתחזה. דרייפוס היה יהודי, ואני לא יהודי. יולי אדלשטיין הוא יהודי. הוא אמר נכון. מימיי לא פגשתי שונא ישראל, מעורר שנאת חינם, אין שונא יותר גדול מישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, הוא לא נותן לי לסיים.

אנחנו נילחם באנטישמיות עד טיפת דמנו האחרונה. אנחנו לא נאפשר לאנטישמים להסית את העם הזה נגד העם היהודי. אתה מחולל האנטישמיות הכי גדול. חבר הכנסת אייכלר, אני מאפשר לך משפט אחרון ובזה סיימנו.

הודעה אישית על מה, הוא דיבר עליך? לא, לא, אחרי שהוא אמר שישראל אייכלר, חבר הכנסת אייכלר, אני מבקש שתסיים, משפט אחרון. לא, אני לא נותן לו. הוא האשים אותי, הוא אמר שאני לא יהודי, הוא אמר: האנטישמי הזה. חבר הכנסת אייכלר, משפט אחרון.

עוד משפט אחרון. 65 שנה לימדו אותי שלעשות הפגנה

אתה לא מתבייש?

אני אסביר. אני אתחיל עם אלי אבידר, חבר הכנסת אלי אבידר. אתה מפריע לי. אתה הוצאת סרטון אנטישמי, אנחנו נענה בכמה מילים לאלי אבידר. אשמח מאוד אם גם תשמע כמה משפטים לגבי מה שאמרת. אני טיפ-טיפה עסוק. אני אשמח מאוד אם גם תשמע כמה משפטים לגבי מה שאמרת. אני טיפ-טיפה עסוק,

קודם כול נתחיל מהסוף. אלי אבידר צעק עכשיו לחבר הכנסת

חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת פורר, קודם כול, תוקיע אותו.

יהודי לא יכול להיות אנטישמי.

רגע, השר אמסלם, רגע אחד. אל תגן עליו. חבר הכנסת פורר, קודם כול, ברגע זה התייתר הצורך בהודעה האישית שלך, למה? לא התייתר, אדוני, לא התייתר. כי אתה אמרת עכשיו את אותו דבר שבגינו ביקשת ממני הודעה אישית,

אלי אבידר אמר קודם, חבר הכנסת אבידר, אתה דיברת על השר אמסלם, הוא לא הפריע לך לשנייה.

שהתחלנו בפעם הקודמת ככה וככה וככה.

אני מבין שהוא שומע, ולאחר הדברים שלי הוא מנתח את סדר הדברים וחושב עליהם.

אני שמח על כך. אני רוצה לומר: הוא אומר שאנחנו חסרי עמוד שדרה, אנחנו בליכוד. אני רוצה לספר לכם, מי אומר את זה? חבר כנסת מישראל ביתנו.

כשפתחתי במילון מה זה "חסרי חוליות", עלה לי: ישראל ביתנו. אתם חסרי חוליות. הרי כשאתה יושב פה אתה מקבל אישור.

אתה בכלל כדי לכתוב משהו אתה מקבל אישור.

אתה ואתה.

כדי לנשום אתם מקבלים אישורים.

אתה מדבר עלינו בליכוד? אחי, יאיר נתניהו מפעיל אותך. אתה מדבר עלינו? אתה מדבר עלינו בליכוד, אם יש לנו עמוד שדרה כן או לא? זה מצחיק אותי. זו בדיחה עלובה, חבר הכנסת אלי אבידר. יאיר נתניהו שולח לכם ווטסאפים, אתה מדבר עלינו? לכן אתה שואל, אמרתי להם: מי משלם מיסים? תראה איזה משפט. אתה שואל את חבר הכנסת אייכלר. גם החרדים משלמים מיסים, בדיוק כמוך. יש כאלה פחות ויותר. במדינת ישראל לא משלמים מיסים לפי אם אתה מאמין או לא מאמין או חובש כובע או לא. יש חוק, לפי מבחן ההכנסות שלך. אז אני מניח שגם אצל ישראל ביתנו יש ציבור שלם שלא משלם מס הכנסה בגלל שהוא לא מגיע לסף המס, וכך צריך להיות. אז אתה שואל אותו מי משלם מיסים? הרי אם זה לא היה פה, בכנסת ישראל, הייתי חושב שזה איזה פרלמנט שקם בו מישהו שלא כל כך אוהב יהודים. אנטישמי, תגיד "אנטישמי", מה אכפת לך, תנסה. לא חשוב, עזוב את זה עכשיו. איך אמרתי פעם, עזבו. עכשיו לגבי ההסתה, ואת זה אני מפנה לחבר הכנסת פורר. תקשיב, חבר הכנסת פורר:

כבר שנה וחצי מערכת בחירות, שלוש מערכות בחירות.

אני ראיתי את הסרטונים שאתם הפצתם, אני הזדעזעתי, הזדעזעתי מהשנאה, מהפילוג.

אתם נבנים על שני דברים, אני אומר לך, בלי זה אין יש עתיד ואין ישראל ביתנו. מחר, אם כל החרדים מחליטים להיות לא חרדים והשבת מפסיקה להיות שבת, אין לכם מה למכור לציבור.

אתם נבנים רק על השנאה הזו.

אני רוצה להזכיר לך שכשהיה חוק הגיוס, בסוף בסוף בסוף, לקראת הסוף, ביום האחרון, אנחנו הסכמנו להעביר את חוק הגיוס בדיוק, ככתבו וכלשונו, כולל צבע החוברת, בדיוק כמו שניסח אותו שר הביטחון, שהתפטר אז, ליברמן.

באותו יום שהם הבינו שאנחנו הולכים להביא את זה למליאת הכנסת, מי לא הסכים? לפיד וליברמן.

איזה שקר. אתה יודע שזה שקר.

אני מעריך אותך מספיק, אתה יודע שמעולם אני לא אומר דבר שקר, בטח לא, במקרה הזה לא צריך הרבה, אפשר לבדוק.

אני הייתי יושב-ראש הקואליציה. אני הבאתי את זה לסדר-היום של הכנסת. באותו יום לפיד עשה מסיבת עיתונאים, אני מדבר בשם ישראל ביתנו, לא בשמם. וגם אתם הוצאתם הודעה, תקשיב. תבדוק. תבדוק.

דרך אגב, אם אתם הייתם באים איתנו למהלך, היינו מעבירים את החוק, יש גוגל.

אני מספר לך.

אבל אתם לא רציתם, בגלל שלא היה לכם עניין בעניין. מדוע? אני אסביר לך למה. בגלל שאם החוק היה עובר, ממה הייתם מתפרנסים בעתיד, איך הייתם נכנסים לכנסת? מה מספרים? איך בעצם משניאים את האחד על השני? הרי זו הפרנסה, מזה אנחנו בנויים. הרי אתם לא בנויים מדברים פוזיטיביים. אתם לא אומרים: עשינו כך, כך וכך.

תראה את החרדים, תראה את הערבים, תראה איך הם לא משלמים מיסים, הם לא הולכים לצבא, מיהם? זה השיח שלכם. דודי, אתם פוזיטיביים?

זה השיח שלכם מהבוקר עד הלילה. אתם פוזיטיביים?

כל היום אתם מסיתים: חרדים, חרדים, אז לכן אני רוצה להגיד לך,

אני רוצה לומר לך עוד דבר קטן. אלי אבידר, אני בדרך כלל, רק שנייה.

אני בדרך כלל לא כל כך אוהב לאכול עשב, אבל אם אתה אוהב, אני יכול לקחת אותך פה לדשא מחוץ לכנסת, להשאיר אותך שם איזה שבוע כדי שתרעה באחו ותאכל עשב. אתה אומר שאני בעצם, אתה פגעת בכל הטבעונים עכשיו. אתה אפילו לא מבין את זה.

אני מציע שנקשור אותך, או נשים אותך, נוציא אותך לאחו, שתרעה,

עם הטבעונים.

שתרעה קצת בדשא ובעשב ותאכל כאוות נפשך, מה שנקרא. בסדר? הסתבכת עם הטבעונים, אמסלם, הסתבכת. מה זה חשוב עם מי?

כשמישהו אומר לי: אתה אוכל עשב,

אז אני מבין, אתה אמרת.

שנייה, דקה. אל תפריע לי. אתה אמרת.

כשאתה עולה כאן לפודיום אני שותק, לא מעיר לך.

אתה, יש לך נטייה, לא רק אתה,

שעה וחצי אני יושב כאן ושותק ושומע את כל דברי ההבל והבלע שלכם, אז כשיש לי הזדמנות כבר להשיב לכם אתה מפריע לי? בן אדם סביר, אני מניח שאם אומרים לו: לך תאכל עשב, בקונוטציה שלילית, הוא נעלב טיפה. אבל אתה אמרת את זה, מה אתה רוצה ממני? בגלל שאני מצטט חלק ממה שנקרא נביאי השמאל, אני אמרתי שלאכול עשב זה כבוד.

אמרתי: השמאל אמר עלינו. דודי, אמרתי לך שלאכול עשב זה כבוד. לכן אני מזמין אותך לאותו ד"ר גוגל שהציע עודד פורר,

תסתכל שם מי אמר על מי אוכלי עשב, באיזו קונוטציה ולמה. אז לכן אני מזכיר מדי פעם את השורשים.

אנשים שזרקו דברים,

לפעמים זה נפלט להם, הם לא מתכוונים להגיד את זה בגלל שזה לא נעים ולא יפה. אבל כשאתה בעידנא דרתחא, כשאתה לא חושב, לפעמים נפלט לך, בדיוק כמו שנפלט לך עכשיו.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני רוצה לענות לך משהו. באמת הפתעת אותי. אתה אומר שאתה מאחל לראש הממשלה להידבק, אז א. אני רוצה, במחלה של רמי מתן. רק שנייה, דקה, אני מצטט. אתה אמרת, במחלה, תצטט הכול. בבקשה, אתה אמרת שאתה מאחל לראש הממשלה להידבק, אתה התחלת. ראש הממשלה אמר שבבלפור, בהתקהלות, לא אמרתי שהוא אמר.

יש מדגרות קורונה. על דברי ראש הממשלה. שנייה.

ואתה אמרת שאתה מאחל לראש הממשלה להידבק. במחלה של רמי מתן.

מה המחלה של רמי מתן? נכון. איזו מחלה יש לו? תגיד לנו. אני אגיד לך.

לעשות הכול למען עם ישראל, להיכנס לחווה הסינית, להסתכן, מה הקשר?

אכפתיות מהמדינה. אני רוצה לספר לך, זאת המחלה. אז אני רוצה לספר לך משהו קטן.

אם התכוונת לזה, אני מניח שאין לנו פה מחלוקת על כך שראש הממשלה,

אני חשבתי שאתה, אתה ציטטת קודם את סיפור הקורונה, אתה אמרת: מדבקות קורונה. לא אמרתי. אמרת שראש הממשלה, הפצת מחלות, תסתכל.

אבל אם אתה אומר שזאת הכוונה, כן. אז אני מניח שאתה מבין לבד שראש הממשלה גם באופן אישי תרם לביטחון מדינת ישראל, כולל פציעה,

כולל פציעה, וגם משפחתו, חבר הכנסת אייכלר, בבקשה לשבת.

וגם משפחתו שילמה מחיר יקר מנשוא. זה לא קשור, אבל. תראה, אם אתה מחליט, רק שנייה. אז ברור לך לחלוטין, אם אתה מדבר על הקורונה, אז דבר על הקורונה, אם אתה מדבר על אהבת ישראל והתרומה לביטחון מדינת ישראל של משפחת נתניהו, אני מניח שאין טעם לדבר על זה. אתה מבין לבד, כל הציבור מכיר, לא דיברתי על המשפחה.

אז לכן לא הצלחתי להבין מה הקשר בין אלוף משנה רמי מתן לבין זה. היום קראו למפגינים חייזרים, אני גם שומע, דרך אגב, את חבר הכנסת סגלוביץ'. הוא הלין על כך שראש הממשלה טען שהתקשורת לא מגויסת אלא מגייסת. הוא טוען ואומר שבעצם זה התפקיד של התקשורת, והוא עצמו יוצא להפגנות וכו' וכו', והוא גם מאשים את ראש הממשלה בשלושה, בכתבי אישום, מה שנקרא כל הסריה הרגילה שאנחנו מכירים מצד השמאל. אז אני רוצה לומר לחבר הכנסת סגלוביץ', קודם כול לגבי הנושא של כתבי האישום, הרי אתה יודע לבד שאני חושב שכתבי האישום האלה נתפרו לראש הממשלה. דרך אגב, אתה יודע לבד שאין מדינה בעולם, אחת, שהייתה מעיזה להגיש כתב אישום כזה נגד ראש ממשלה. אתה יודע את זה. דרך אגב, כל הציבור יודע את זה. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. על זה הלכנו לשלוש מערכות בחירות. באנו לציבור, אמרנו לו: מה אתה בוחר? הרי זה לא פתאום התגלה לנו אתמול. הרי מנדלבליט עצמו במסגרת מערכות הבחירות עשה מסיבת עיתונאים והודיע שהוא מגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, בהתערבות בוטה בתוך מערכת הבחירות, דבר שהוא חסר תקדים מבחינתי. מי קבע, עכשיו, ארבע שנים כל ההדלפות של אותה מערכת, שאתה הקמת בזמנו, שאמרת שהייתה לך הזכות להקים אותה, כל החקירות היו בעיתונים ביום-יום. הייתי פותח עיתון הארץ כל יום, קורא, משתגע. הבן אדם עוד בחדר חקירות, אני פותח רדיו, שומע. הרי אתה יודע את האמת. הרי כולם יודעים. שנייה, דקה. אתה עצמך יודע.

לא, אתה במיוחד. כולם יודעים.

בגלל שאתה חלק מהדנ"א של אותה מערכת. אתה מכיר, אתה חינכת את חלקם, עד היום הם שם. אתה גם יודע מה עשית בפרשת הרפז. אתה יודע. הרי לא אני אמרתי את זה.

מסיח לפי תומו. דרך אגב, אתה יודע שזה היה לא מתומלל, לא נכתב. אתה יודע שהחוקרים לא כתבו את זה.

אתה יודע שזה תומלל על ידֵי בסוף,

אבל זה מה שקראתי. גם שקרן וגם טיפש. יכול להיות. לא לריב, לא לריב, דודי. אבל זה מה שקראנו בעיתונים.

הגעת ל-4,000 לייקים, נשבע לך,

ואתה יודע שבסוף זה תומלל על ידי מישהי ששמעה, וקיבלה כמה שקלים לשעה וכתבה. אתה יודע, דרך אגב, למה מבקר המדינה בסוף, אתה יודע למה בהתחלה החקירה נסגרה ונפתחה אחרי כמה שנים. אתה יודע את האמת. אתה גם יודע מה עשית. דודי, לכן אני מציע לך,

כבר אמר מי שאמר: מי שהולך עם חמאה על הראש, שלא יצא לשמש. אני מציע לך. באמת, אתה באופן אישי, עזוב את האחרים, אתה, אל תדבר אף פעם על נושא של ערכים.

אל תדבר אף פעם על נושא של אנשים שעברו על החוק. אתה, אל תדבר, תן לאחרים. עזוב, אתה מגחיך את עצמך ואת החוק. בינתיים לא הוגש נגדו כתב אישום. זאת גם שאלה, דרך אגב, שאלה מאוד, לכן אני חושב, דרך אגב, אני מציע לכם לא להגיש הצעות אי-אמון על הצוללות שנחקרו במשטרה, להגיש הצעה לוועדת חקירה. אני מציע להגיש ועדת חקירה ממלכתית על כל פרשת הרפז, על כל מה שקרה שם.

דרך אגב, זה עד היום מחלחל אלינו. תגיש, הרי איך זה עובד אצלכם? אצלכם זה עובד ככה: אם זה נגד ראש הממשלה אתם מייד שם, אם זה לטובת ראש הממשלה אז אתם מתנגדים באופן אינסטינקטיבי. שמענו גם את חבר הכנסת יאיר גולן קודם מדבר.

אני רוצה להקריא לכם משהו שחבר הכנסת גולן כתב, בזה, הוא כתב בזה שלו, השר אמסלם, חברנו חבר הכנסת עמית הלוי מחכה כבר מהכנסת העשרים-ואחת כדי להישבע אמונים, סוף-סוף זה מגיע. בסדר, אני רק אסיים את זה. בסדר. אתה יודע, בסוף יש פה שעה וחצי של הכפשות.

לא יכול להיות שאנחנו נענה להם שבע דקות.

זה כל הסיפור.

הרי אני עובר אחד-אחד על מה שהם כתבו, מה שהם אמרו.

ולכן אני רוצה לומר מה כתב היום, או מה בעצם צייץ יאיר גולן: "ההחלטות הן בממשלה, החוקים הם בכנסת, השינוי" רבותיי, "הוא ברחוב.

חובת התייצבות בהפגנות, בכיכרות,

בגשרים. הבית בבלפור חייב להתפנות מיושביו. אנחנו במלחמה על הבית. חובה לנצח."

כשאני אמרתי שמיליונים יצאו לרחובות בגלל שהם לא יקבלו את החלטת הפרקליטות על תפירת התיקים של ראש הממשלה, שי ניצן עשה מסיבת עיתונאים עם מנדלבליט, ויצאו ואמרו שאני אומר דברים מסוכנים לדמוקרטיה, לא אחראים ומסוכנים. אני מבין שמלחמה על הבית, לצאת לצמתים, לגשרים, לרחובות על בסיס יומי ולגרום לאנרכיה במדינת ישראל זה בסדר. לא שמענו לא את הפרקליטות, לא את מנדלבליט אומר: רבותיי,

יש פה אמירות מסוכנות.

אני, לפי שיטתי, הבנתי: את מי שיושב בבלפור בוחר העם. לא ברחובות, לא עם לפידים בוערים,

אבל אצלכם לא. עכשיו, מה מדהים? זה כאילו יצאנו לבחירות לפני שבע שנים. הרי הבחירות הסתיימו לפני שלושה חודשים. העם אמר את דברו, העם תמך בנתניהו.

מעולם לא היה ראש ממשלה שקיבל כמות קולות כמו שקיבל ראש הממשלה נתניהו בבחירות האחרונות. אבל מה זה מעניין אתכם? אתם תמשיכו באלימות, אתם תמשיכו בהסתה, אתם תמשיכו בדרך שלכם בגלל שאתם באמת ציבור אנטי-דמוקרטי.

הבעיה שלכם היא שאתם לא מקבלים את הלגיטימיות שלנו, אתם לא מקבלים שכל קול במדינת ישראל יש לו, מה שנקרא, הוא זהה בקלפי, לכל אזרח יש זכות הצבעה. את זה הם לא מקבלים. הם לא יכולים לקבל את זה שיש ציבור במדינת ישראל שהכריע שראש הממשלה בעצם יוביל את המדינה. מבחינתם מי שהצביע ככה הוא אוכל עשב.

זה אנשים ששיקול הדעת שלהם הוא לא במקום. זה הפטרנליזם שלכם. וזה מה שמפריע לי הכי הרבה. אתם לא מקבלים, יש לכם בעיה קשה בדמוקרטיה, בתפיסה הדמוקרטית. על מה אתם מפגינים, הרי, על מה אתם מפגינים? היו עכשיו בחירות, על מה אתם מפגינים?

אין שום קשר בין הקורונה לבין ההפגנות, דבר וחצי דבר,

אלא פשוט אתם מפגינים כדי לייצר אנרכיה, כדי לנראות שמדינת ישראל לא נשלטת. לכן אתם מפזרים את זה בהרבה מוקדים. ככל שייסגרו יותר צמתים, המדינה תהיה יותר משותקת, לכאורה, ויחלחל למטה לציבור שאין שלטון במדינת ישראל.

זאת הכוונה שלכם. דרך אגב, זאת בדיוק, תכתיב לנו גם על מה להפגין. האנרכיה. ככה בעצם מתבצעת אנרכיה במדינה. תכתיב לנו על מה להפגין, יהיה יותר טוב. שהממשלה תכתיב למפגינים על מה להפגין.

ולכן כשאני רואה אתכם בהפגנות אני שואל את עצמי מדוע. אני לא מצליח להבין על מה בדיוק אתם מפגינים. מצד אחד אתם לא רוצים בחירות,

ומצד שני אתם מפגינים, ואני לא מצליח להבין על מה. הרי אמרתי, במדינת ישראל, במדינה דמוקרטית, מחליפים ראש ממשלה רק בקלפי, לפחות בעולם המושגים שלי, לא אצלכם.

זה באלימות, לא משנה, הכול כשר. אז דודי, תכתיבו לנו על מה להפגין. עכשיו, אנחנו רואים את, כשאנחנו רואים את מה שקורה בערוצי התעמולה, תאמין לי, זה מזכיר לי את צפון קוריאה. אני אספר לך, מר אבידר, ומר סגלוביץ', בסוף יש עובדות. אני מסתכל בטלוויזיה, אני רואה שמתוך שעה וחצי של חדשות, שעה ועשרים זה על ראש ממשלה, על ההפגנות בבלפור. זה מה שקורה שעה ועשרים. נראה לך פרופורציונלי? האם הפגנות של הימין ככה היו מסוקרות אי פעם? באים בהתחלה, אם יש 20,000, אומרים 2,000, דקה וחצי ועוברים לנושא הבא. דרך אגב, אתה מקבל פרומו: הערב תהיה ההפגנה, מחר יהיו אלפים. מאיפה אתם יודעים כמה יהיו? אתם כבר מספרים לנו כמה יהיו. אתם מפיקים את האירוע, מר נוסבאום מפיק את האירוע. הוא לא משתתף, הוא המפיק. הערוצים הם מפיקים. עכשיו, מה הבעיה שלי? כשהייתי שר התקשורת אמרתי, ואתם יודעים את זה לבד, בוודאי אתם, ישראל ביתנו,

אתם יודעים שהתקשורת במדינת ישראל היא מוטה באופן קיצוני. רכשו אותה כמה בעלי הון שיש להם כסף. הרי ברור לכם לחלוטין שאם היה רוכש אותה איזה מישהו שהוא מהצד הימני, הכול היה מתהפך, או לפחות היה יותר מאוזן. בגלל שאמרתי, אנחנו חונכנו על ערכים הגונים וישרים. אבל תשימו לב לבד, אני לא צריך לדבר, תדליקו טלוויזיה. לפעמים אני חושב שאתם עיוורים. דברים נמדדים בעובדות, תסתכלו כמה דקות שמים לכל אייטם, על מה מדברים בערוץ 11, 12 זה הערוץ המוביל, והם מתיישרים אחריו,

ותגידו לי אם זה לא מתאים יותר לצפון קוריאה או שזה מתאים יותר למדינה דמוקרטית. אתם לבד, אתם יודעים את האמת, יודעים את האמת. הרי אמרתי, מתוך שעה וחצי חדשות, כמעט שעה ועשרים רק הסיפור הזה. כמעט כל יום.

אין לנו בעיה עם זכות ההפגנה. מישהו פעם שאל על זכות ההפגנה? אבל יש לנו בעיה עם כך שסוגרים כל יום, זו לא הפגנה, כל יום, רחובות בעיר הבירה ובערים אחרות בארץ בשם חופש ההפגנה, כאילו זה החופש היחיד שיש במדינת ישראל. אין אזרחים, אין תנועה. אני אספר לכם, אתם יודעים את זה לבד: כשהחרדים הפגינו בכניסה לעיר, הביאו להם את המכת"זיות, העיפו אותם בגסות, לא אנחנו.

הם הלכו על משהו אידיאולוגי, משהו שבאמונתם.

לא חשוב אם צודקים או לא, אבל הם באו מתוך אמונה של, רק שנייה. תקשיב. הם באו מתוך אמונה של 3,500 שנה של העם היהודי, מסכים או לא מסכים,

הפעילו עליהם מכת"זיות, מכתז"יות עם בואש. אתם זוכרים את מה שקרה בעמונה? באה המשטרה עם אלות, סוסים, שברו את הראשים של האנשים.

אתם שמעתם משהו מכם?

כלום. שום דבר. מי היה ראש הממשלה? מי היה ראש הממשלה?

נוסבאום וחבריו עשו, מי היה ראש הממשלה? באולפן: מה פתאום מכת"זיות? הסברתי לכם, פתאום עכשיו נולדה המכת"זית, אתמול בבוקר. לא ידענו מה זה מכת"זית, עכשיו הופעלו מכת"זיות נגד פורעים במרכז העיר. דרך אגב, הם לא רצו להתפזר עד 02:00. למה?

מה זה משנה?

יש שוטרים שקוראים, מה זה משנה? ככה אנחנו רוצים,

אם אני בא לכנסת וחוסמים את הכניסה,

ככה, מגיע לנו. אנחנו אדוני הארץ, אנחנו מחליטים את הכללים, לא המשטרה. אנחנו קובעים הכול פה: מתי באים להפגין, מתי מתכנסים, באיזה שעות. אתם לא תאמינו, הרי מהצוהריים סוגרים את כל הרחובות של כיכר פריז, חמישה-שישה רחובות בירושלים, במרכז ירושלים. עשרות אלפי אנשים לא יכולים לעבור שם. אז מילא פעם אחת, בסדר, פעם בחודש, ניחא, אז יש. יום-יום. זו הפקרות לשמה, אנרכיה. וכל זה בחסות מי? בתי המשפט. נוזפים בשוטרים.

השוטר כבר משותק, הוא כבר לא יודע מה לעשות, אם לשמור על החוק או לשמוע את השופטת. אין לאנשים עבודה, והכול מגלגל השיניים של בית המשפט העליון. תחזיר אותם לעבודה, הם לא יהיו ברחוב. אני מניח שאני אומר לכם באחריות: בהתנתקות, הרי בגירוש אתם עצרתם אנשים על שמאל ועל ימין, ואם גם מחר זה יקרה, חס ושלום, באיזו הפגנה של הימין, אתם תעצרו אותה ותפעילו לא רק מכת"זיות. אתם תגידו: חבר'ה, זו עבריינות לשמה, יש פה סדר ציבורי, צריך לשמור עליו. אבל כשזה מגיע אליכם אין כללים, לית דין ולית דיין. אתם, מגיע לכם הכול מכול כול. לכן מה שהפתיע אותי הוא שפתאום המשטרה שמה, אתמול אני רואה בחדשות: למה היא עכשיו משתמשת במכת"זיות? אתה שומע, חבר הכנסת סגלוביץ'? לחסום כבישים. לקחו עכשיו את המכת"זית, שרכשו אותה, פיתחו אותה בארץ, ולמה עכשיו משתמשים בה? לחסום כבישים, כאילו היא איזה בריירה ב-100 שקל. הרי זה כלי משטרתי שהמשטרה מחליטה מתי להפעיל אותו,

אף אחד לא אומר לה. בוודאי לא אני. בוודאי אין לי שמחה על כך שהיא מפעילה אותו, בוודאי לא נגד אזרחים, אבל אם היא מגיעה למסקנה שזה הכלי הנכון בעת הנכונה, זה מה שהיא עושה.

מעולם לא יצאתי על כך שהיא הפעילה את זה גם נגד אנשי הימין בהפגנות. אני חושב שזה ככה, זו החלטה שלה. אני מאמין שהשוטר הוא לא פה ולא פה. הוא רוצה לשמור על הסדר. אבל שימו לב מה קרה: כל אנשי השמאל העלו את סיפור המכת"זיות עכשיו, המשטרה כבר מפחדת גם מכם. היא לא מפעילה את המכת"זיות, היא כבר שמה אותן, עוד מעט היא תפעיל אותן להסעות של המפגינים,

אם תמשיכו ככה.

באמת אני חושב, תסתכלו קצת על עצמכם, תראו לאן אתם מדרדרים את מדינת ישראל באמת. תודה. תודה רבה לשר אמסלם. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של אמיר אוחנה, שנכנסה לתוקפה ביום חמישי, ט' באב התש"ף, 30 ביולי 2020, בא במקומו חבר הכנסת עמית הלוי. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אני מזמין את חבר הכנסת עמית הלוי לעלות לדוכן,

חבר הכנסת עמית הלוי, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת ולאחר מכן אתה תשיב: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. ברכות ובהצלחה גדולה. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו מבקשים לכבד כעת את זכרו של חבר הכנסת לשעבר דב בן-מאיר, זכרו לברכה, שהלך לעולמו בחודש מרץ האחרון והוא בן 92. נכבד את זכרו בקימה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה

ארצה בשנת 1935 ולמד בבית הספר התיכון החקלאי פרדס חנה. לאחר מכן הוא למד תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת 1946 התגייס לשורות הפלמ"ח והיה חבר בהנהגת התנועה המאוחדת של הנוער העובד והלומד. בין השנים 1954 עד 1962 שירת דב כמנהל שירות הפרסומים במשרד ראש הממשלה. בשנת 1962 כיהן כמנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, ובמקביל כמזכיר מפלגת העבודה ומועצת הפועלים במחוז תל אביב. בשנת 1981 נבחר דב לכהן כחבר כנסת וכיהן במשך שתי כנסות ברציפות, עד שנת 1988, מטעם סיעת המערך. בין היתר היה סגן יושב-ראש הכנסת, חבר בוועדת העבודה והרווחה, בוועדת הפנים ואיכות הסביבה, בוועדת העלייה והקליטה ובוועדת המשנה לשימור אתרי התיישבות. דב בן-מאיר שימש גם ראש אגודת הידידות הפרלמנטרית בין ישראל וגרמניה. במקביל, בשנים 1981 עד 1989 כיהן דב בן-מאיר כחבר מועצת עיריית תל אביב-יפו ושימש בה סגן ראש העירייה וממלא מקום ראש העיר. לאחר תום כהונתו בכנסת ובעיריית תל אביב-יפו מונה דב ליועצו של שר האוצר דאז שמעון פרס, זיכרונו לברכה, והיה אחראי לקידום הקשרים הכלכליים של ישראל עם מדינות דוברות גרמנית. בשנת 1990 פנה למגזר הפרטי ועסק בין היתר בייעוץ לחברות גרמניות בפיתוח קשרים עסקיים מול ישראל ומול ירדן. דב בן-מאיר זכה לתואר יקיר העיר תל אביב ויקיר ההסתדרות. הוא פרסם כ-15 ספרים שעסקו בחברה הישראלית ובקידומה, במערכת הביטחון, במדיניות החוץ ובתולדותיו של העם היהודי. יהי זכרו ברוך. אני מזמין לשאת דברים לזכרו את השר אסף זמיר,

תודה רבה, היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הגעתי לכאן היום לדבר על דב בן-מאיר, זכרו לברכה, שיצא לי אפילו להכיר. היריעה קצרה מלהכיל את הרזומה העשיר שלו. היושב-ראש ציין הכול, רק אזכיר שהיה גם מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, חבר כנסת, סגן יושב-ראש הבית הזה, ולאחר מכן סגן ממלא מקום ראש עיריית תל אביב-יפו, תפקיד שגם אני זכיתי לכהן בו, וכל זה בלי שהתחלנו לדבר על העובדה שאת הספר ה-22 שלו הוא הוציא בגיל 90, לא פחות. הוא זכה בתואר יקיר העיר תל אביב-יפו בשנת 1998. זה תואר שמוענק למי שגר בעיר שנים רבות, ובעיקר לכאלה שפעלו ותרמו לקידום ולהתפתחות שלה. כשראיינו אותו לפני שלוש שנים הוא אמר: תמיד חיפשתי עשייה ולא דיבורים, זה שאף פעם לא הייתי יס-מן של מישהו בסופו של דבר לא היה לטובתי. אבל אנשים כאלה, חסרי פשרות, אנשי עבודה, חרוצים ויצירתיים, ראויים להערכה הגדולה ביותר על התרומה שלהם לעיר. הם אלה שהפכו אותה לעיר המדהימה שהיא היום, לעיר תיירות אדירה, למוקד מסחר, למקום עם אין-ספור אפשרויות. דב נפטר לפני ארבעה חודשים, קצת אחרי שמשבר הקורונה הכה בנו בעוצמה, ואני תוהה מה היה לו לומר על העיר שהוא כל כך אהב במציאות הזו שנכפתה עלינו, על איך עיר של אינטראקציות ואנשים וחיבורים ושיתופי פעולה הפכה בעל כורחה להיות משהו שלא קיים לה בדנ"א, עיר של זום, של ריחוק ושל סגר. איך העיר שהיא כולה חיי לילה וקולינריה, אומנות ותרבות, רחובות הומי אדם וחנויות בכל פינה נסגרה קצת אחרי שהוא הלך ועדיין מנסה להתאושש. אם אני יכול להמר, אני משוכנע שזה היה לו קשה מאוד. המורשת של אנשים כמוהו, כאלה שלא הפסיקו ליצור ולעבוד עד יומם האחרון, מחייבת אותנו לפעול ללא הרף כדי לאפשר לאחרים לעשות בדיוק את אותו הדבר. כל מי שהכיר את דב בן-מאיר

שהוא היה נבחר ציבור בכל רמ"ח איבריו, משרת כל אדם שפונה אליו עם דלת פתוחה תמיד, עם חדוות עשייה גדולה מאוד. אני, בשם כל יושבי הבית הזה, רוצה להודות לו על תרומה יוצאת דופן לציבור בישראל ולמדינת ישראל. יהי זכרו ברוך. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, עד כאן דברים לזכרו של חבר הכנסת לשעבר דב בן-מאיר. מכאן אנחנו עוברים להצבעה על הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, עוברים להצבעה על הודעת הממשלה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים, כך שהשר צחי הנגבי יכהן בתפקיד שר ההתיישבות, וזאת בשל הפסקת כהונת השרה ציפי חוטובלי בתפקיד זה, בהתאם לסעיף 22(ג) לחוק-היסוד, במועד קבלת החלטת הממשלה בדבר מינויה כשגרירה. הצבעה.

הממשלה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה

בעד 30, נגד, 16, אין נמנעים. אני אוסיף את קולותיהם של חברי הכנסת סגלוביץ' וברביבאי, ואם כך 30 בעד, 18 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהודעת הממשלה אושרה על ידי הכנסת. אנחנו עוברים מכאן להודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יואב סגלוביץ', סונדוס סאלח ואלי אבידר

כסיף בנושא: משבר הקורונה חידד את העובדה שנשים, שהן חיוניות ביותר לחברה, מועסקות בענפים מתגמלים פחות. מסקנות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אופיר סופר,

מתן הקלות בקבלה לעבודה בבתי החולים לעשרות אחיות עולות מצרפת. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת אחמד טיבי בנושא: פיטורי מנהלת בית ספר חיוואר בחיפה. תודה. תודה רבה. אישרתי הודעה אישית לחבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה.

אני הסברתי כבר קודם, נדמה לי שכל אחד אמר כאן על השני מספיק. אם אתן לך, יבוא גם חבר הכנסת אייכלר ויגיד שהוא מבקש לדבר שוב. יש הבדל, לא רואה בזה צורך. בבקשה, חבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כשישב ראש הממשלה בנימין נתניהו והחליט מי יעשה איזה תפקיד בממשלת ישראל הוא החליט למנות גם את דוד אמסלם להיות השר המקשר לכנסת. אני לא יודע איזה תדריך הוא נתן לו, אבל כנראה הוא לא נתן לו תדריך שמתאים למדינה שרואה במקום הזה מקום מכובד ומקום מכבד. יכול להיות ויכוח בין מפלגות, יכול להיות ויכוח בין פרטים, הכול לגיטימי. מה שלא יכול להיות זה ששר מקשר לכנסת יעלה וישתלח באופן אישי על דברים שאין לו מושג בהם, וכל פעם מחדש אני מתאפק אם לא הגיע הזמן שאני אגיד כמה דברים שאני כן יודע אבל לא נכון שאני אגיד אותם. תגיד, תגיד. מדוע לא נכון שאני אגיד אותם? כי בממלכה או במדינה שבה אני נמצא ובה אני שירתי ובה אני חי ובה אני נמצא ופועל, אנשים שעושים תפקידים, מרגע שהם סיימו את תפקידם, הם צריכים לנצור את מה שיש בראשם ובליבם. אבל לומר לכם את האמת, הפיתוי הוא נורא גדול. הפיתוי הוא גדול, כי עומד שר בממשלת ישראל, כשליחה של ממשלת ישראל, וכל מי שכאן, כל מי שנמצא ואיננו נמצא כאן, אותו מייצג השר המקשר לכנסת. והאם כשהשר המקשר לכנסת מטיח דברי בלע, שאינם נכונים, והם שקריים ופוגעניים, האם שותף להם, לדוגמה, השר ליצמן? אני מניח שלא, לא היה לי דבר עם השר ליצמן ועם אף אחד מחברי הממשלה, השר צחי הנגבי, שישב כאן, השר יזהר שי. הוא ייצג אותם, הוא מייצג אותם, הוא לא מייצג לא את עצמו. הוא מייצג גם את הכנסת, כי הוא שר בממשלת ישראל, ששואבת את כוחה מהכנסת הזאת. ואל מול ההתנהגות הזאת, לא אני צריך לשים סוף לעניין הזה. אפס ממלכתיות. לא אני זה שצריך להגיד: עד כאן. אני קורא לשרי הממשלה, שאותם הוא מייצג,

לא על הוויכוח הלגיטימי שבין מפלגות ובין דעות ובין רעיונות, בזה שימשיך, זה הכוח של הכנסת, על הדבר האישי, שעולה שר מכוחו כשר מקשר לכנסת, מדבר דברי בלע והוא לא נעצר ואף אחד מחברי הממשלה לא אומר לו: עד כאן, כי הוא לא מדבר כחבר כנסת בקטע הזה, הוא השר המקשר לכנסת. הוא מביא גם את קולו של השר ליצמן, גם את זה של השר הנגבי, של השר יזהר שי, של כל אחד מחברי הממשלה שנמצאים ושאינם נמצאים כאן. וחובתכם ותפקידכם להגיד לו:

לרדת או לעלות, תלוי בזווית המסתכל, לעומק הדברים ולעומק המילים הקשות, הלא-מבוססות, שמטיח השר, ולא רק בי. אבל הוא עושה את זה כנראה כשגרה, כנראה הוא רוצה שבכל פעם מחדש שהוא יעשה את תהיה הודעה אישית ואני אבוא ואדבר. אין לי את החוויה הזאת, אני רוצה כאן לדבר על דברים שהם חשובים לי, שהם מעניינים אותי, שבשבילם החלטתי להיכנס לחיים הפוליטיים, שבגינם עזבתי את המקום היותר-נוח או הפחות-נוח שבו הייתי. אני קורא כאן, למרות הביקורת שיש לי וששמעתם לא מזמן על ראש הממשלה: אם זה השר המקשר שאתה בחרת, זה גם פרצופך, ככה אתה נראה.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 66), התש"ף 2020, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת יעקב אשר להציג את הצעת החוק. חבר הכנסת אשר, בבקשה. רוצה שאני אסכם עכשיו? לא, לא. חבר הכנסת אשר, בבקשה. אתה יודע מה, דודי? תכתוב לי מה רצית להגיד. חכה שנייה, דודי עונה לך ואז תגיד אותו דבר.

אין מחלוקת בכל הבניין הזה שהדברים שאתה אומר הם דברי אמת. יכולים לחלוק עליך, אבל על זה שאתה איש אמת אף אחד לא יכול לחלוק. הם יבחרו גם מי יהיה אצלנו השר המקשר,

אתה יודע איך זה עובד אצלם. הם גם רוצים להכתיב לנו מה יהיה אצלנו. זה בעצם, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבריי השרים, השר ליצמן, השר אמסלם, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 66) (החרגת ביטוח רפואי מעיקול בידי צד שלישי),

הצעה זו היא הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, אחד מחברי הכנסת היותר-חרוצים, ממוקדים, שכבר עכשיו הוועדה מטפלת בחוק שני שלו בקדנציה הזאת. חוקים טובים, חברתיים, מועילים ופרקטיים. סעיף 43 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז 1967, מסמיך את רשם ההוצאה לפועל לצוות על עיקול נכסי החייב הנמצאים בידי צד שלישי. לצד זאת קבועות בחוק הוראות המגבילות את הטלת העיקול, כדי לאזן בין זכות הזוכה לגבות את החוב לבין זכות החייב לקיום בסיסי. מוצע להוסיף לרשימת נכסי החייב שבידי צד שלישי שלא ניתן לעקלם, כספים שמגיעים לחייב מכוח סל שירותי הבריאות הבסיסי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומכוח פוליסת ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות ולמימון השתלות וניתוחים בחוץ לארץ, ומכוח פוליסת ביטוח סיעודי. זאת, במטרה לאפשר לחייב שזכאי לקבל כספים, גם אם הוא חייב וגם אם הוא פשט רגל וגם אם הוא במצב כמו שהוא נמצא, עדיין הדברים האלה הם דברים שנמצאים אומנם בידי צד שלישי, אבל הם בעצם נועדו לשמור על איכות החיים, לשמור על החיים עצמם, אם זה השתלות, אם זה תרופות מחוץ לסל וכו'.

במטרה לאפשר לחייב לקבל כספים מקופת חולים או מחברת ביטוח לצורך טיפול רפואי או בשל מצב סיעודי, לקבלם בלי שיוטל עליהם עיקול. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד,

והיא קיבלה הרבה תשבחות, כמו שאמרתי קודם. יישר כוח. חבר הכנסת מלכיאלי, סיפרתי לכולם שבליין של הוועדה יש כבר עוד חוק חברתי מצוין שלך. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאות שנייה ושלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה. להצעת חוק ההוצאה לפועל לא הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה. אתה יכול לדבר משם, אם אתה רוצה. יש לך חמש דקות. בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת בראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שזאת הצעת חוק מאוד חברתית וטובה, שבאמת עוזרת לאותם אנשים חלשים ביותר, אותם אנשים שמעוקלים גם ככה, שגם מצב הבריאות שלהם לא משהו, זה באמת מציל את הבריאות שלהם. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כאן להודות ליושב-ראש הוועדה, ידידי חבר הכנסת יעקב אשר, שדחף את זה וליטש את הדיון בכל מילה ודקדק על מנת שנוציא את הנוסחה הטובה ביותר.

הרב יעקב אשר זוכה לתשבחות גדולות מאוד כיושב-ראש הוועדה. אני רוצה להודות לך על ניהול הוועדה, על הקידום של החוק הזה, וכמו שאמרת, בעזרת השם שנזכה יחד בוועדה הזאת להעביר עוד חוקים חברתיים. אני רוצה גם להודות לשר המשפטים אבי ניסנקורן, שתמך בהצעת החוק הזאת בוועדת שרים יחד עם השר דודי אמסלם, תמכתם בהצעת החוק וזירזתם את הקידום שלה, לאודי מעודה, יחד עם משה ברקת, וכמובן לתומר מוסקוביץ' מרשות האכיפה, שתמך בהצעה הזאת מההתחלה וידע לעזור לנו ללטש אותה בצורה מקצועית. אני קורא לכולם לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מלכיאלי. אני מבינה שחבר הכנסת אוסאמה סעדי, שביקש להתייחס,

אוקיי, אנחנו נעבור להצבעה. אין עוד התייחסויות? לא, לא נרשמו עוד אנשים לדיבור. לכן אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. אתם במקומותיכם? אנחנו עוברים להצבעה, מי בעד? מי נגד?

התש"ף 2020, נתקבל. רגע, רגע. בעד, 12 איש. מצטרפים שלא הצביעו? יעקב אשר בעד, מצטרף, מיכל שיר, בעד, שלמה קרעי, בעד, אלי אבידר, בעד, מיקי לוי, בעד, ואליהו חסיד, בעד.

עוד שישה. סך הכול 18 בעד. החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית ונכנס לספר החוקים.

אנחנו עוברים להצעת חוק עובדים

(הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש). אני מזמינה את שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן להציג את החוק. בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש להביא להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת חוק עובדים זרים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020, אשר עניינה הסדרת תנאי מגורים הולמים וחובת ביטוח רפואי לעובדים פלסטינים בענפי הבניין, התעשייה והחקלאות. ענפי הבנייה, התעשייה והחקלאות הם ענפים מרכזיים בכלכלה הישראלית, והפועלים הפלסטינים הם כוח עבודה משמעותי בענפים אלה. במסגרת ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה ועל מנת לשמור על הפעילות הכלכלית בישראל גיבש משרד הבינוי והשיכון, יחד עם משרדי ממשלה נוספים, מתווה לכניסת הפועלים ולינה שלהם בישראל כך שיפחת הסיכון להדבקה ותישמר הפעילות הכלכלית.

באתרי הבנייה לא היה מקרה הדבקה אחד שידוע למשרד הבריאות. יחד עם זאת, מאחר שעד להתפרצות הנגיף היתרי הכניסה היו יומיים, ובעקבות הטלת הסגר על שטחי הרשות הפלסטינית נדרשנו לבנות מתווה שבו נכנסים כלל הפועלים ולנים תקופה ממושכת בישראל, ובכלל זה באתרי הבנייה, התקנות לשעת חירום והצעת החוק שמובאת כעת לקריאה ראשונה ביקשו לעגן את חובת המעסיק בגין תנאי מגורים הולמים וחובת הביטוח הרפואי. האצת פעילות ענף הבנייה היא הכרח הן לנוכח מצוקת הדיור והן לאור ההזדמנות להאצת הפעילות הכלכלית בתקופה זו. אני מבקש את תמיכת חברי הכנסת בהצעת החוק האמורה והעברתה לדיון ולהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הקורונה. תודה רבה לך, השר ליצמן. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, מוותר. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה.

למה שאני לא אקרא לך? גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, בסתיו 1989 אשתי ואני טיילנו במזרח והזדמנו לתהלוכה מסורתית ברובע גינזה בטוקיו שביפן. שוטרי משטרת טוקיו ויסתו את התנועה וברגע שחסמו את הצומת, מפקד השוטרים שרק במשרוקית וכל השוטרים כרעו ברך כאחד. חברים, אתם מפריעים. אני מתחיל מההתחלה, גברתי. תתחיל מהתחלה, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, בסתיו 1989 אשתי ואני טיילנו במזרח והזדמנו לתהלוכה מסורתית ברובע גינזה בטוקיו שביפן. שוטרי משטרת טוקיו, חברים, אתם מפריעים. ויסתו את התנועה וברגע שחסמו צומת למעבר התהלוכה, מפקד השוטרים שרק במשרוקית וכולם, כולל המפקד, כרעו ברך כדי לא להסתיר לאזרחים את התהלוכה. נדהמתי. חשבתי שמעטות המדינות שדבר כזה יכול להתקיים בהן. נחזור לזה בסוף. מקומה של המשטרה בחברה הישראלית עולה לדיון ציבורי בכל פעם שיש קונפליקט: שיטור יתר מול העדה האתיופית, שיטור חסר בחברה הערבית, שיטור דו-קוטבי מול העדה החרדית ושיטור לא מידתי כלפי המחאה. בעת משבר מורכב מוזזת המשטרה הצידה וצה"ל עובר לקדמת הבמה. כך היה בפינוי ימית וכך גם בהתנתקות. למה, בעצם? כי צה"ל בקונסנזוס. החיילים הם הילדים של כולנו. מול החיילים המתיישבים בכו בדמעות, אבל לשוטרים יצעקו "מדינת משטרה". המשטרה תמיד נתפסת כמקצועית, יעילה וכמספקת את הסחורה, אבל מהו מקומה האמיתי בחברה הישראלית? כולנו רואים מה קורה בארצות הברית, שוטרים בעלי אגו פגום ותפיסות חשוכות גורמים נזק עצום כבר שנים. אסור שהתופעה תחלחל, לא לפיקוד המשטרה הבכיר ולא לדרגי השטח. לאנשי המשטרה היקרים אני רוצה להזכיר שפחד אזרחים מהמשטרה הוא הבסיס ליציבות משטרים טוטליטריים, אבל בדמוקרטיות חייבים להתקיים יחסי הערכה ושותפות עם האזרחים. פחד אזרחים משוטרים קיים באיראן ובסוריה. אתם לא רוצים להיות שוטרים כאלה ואנחנו לא רוצים לחיות במשטר כזה. אתם, אנשי המשטרה, גדולים ממניפולציות של פוליטרוקים שמאשימים אתכם שאתם חלביים ולא מתביישים להדליף שיחה עם מפקד מחוז ירושלים רק כדי להרגיע את קבוצות הווטסאפ של הליכוד, אתם לא תרגישו טוב אם תפגעו באזרחים שמממשים את זכותם החוקית והדמוקרטית להפגין, וגם לא באימהות המדהימות באפודים הצהובים. אתם חלק מהעם והעם הוא חלק מכם. אתם עובדים קשה, אתם זכאים להערכה, אתם חייבים להיות בקונסנזוס. ולסיום, שאלה: הייתם מסוגלים לכרוע ברך כדי לא להסתיר לאזרחים תהלוכה? אני בטוח שכן. חברותיי וחברי הכנסת, הטירוף ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים עד שתחזור השפיות. תודה רבה, גברתי. תודה רבה, חבר הכנסת אלי אבידר. הוא התכוון לחוק אחר, לא לזה. הוא יודע מה הוא נואם, תסמוך עליו לפחות בזה. אולי זה לא ערב לאוזניך. אני יכול לענות לו? לא, חבל, מיותר.

תשובה קצרה. לא צריך. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, השר אמסלם, חוק הגיוס היה גיבוב של משפטים. לא היה לו בסיס, לא הייתה לו התחלה ולא היה לו סוף ולכן הוא היה ריק מתוכן. אז על מה תלין? על מה אנחנו מפגינים, אדוני השר? אנחנו מפגינים על הניהול הכושל של ראש הממשלה. על ניהול כושל של ראש ממשלה שיש לו מדינה ולא מדינה שיש לה ראש ממשלה. אנחנו מפגינים על ראש ממשלה, כשבתיק הפרקליטות כתוב: מדינת ישראל נגד הנאשם בנימין נתניהו, נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. על זה אנחנו מפגינים. איזה בכיין ראש ממשלה. אכלו לי, שתו לי, מאיימים לרצוח אותי. גם הציוץ המאיים של רצח התגלה ללא בסיס, פייק ניוז. עשרות אלפי האנשים ואזרחים טובים, ללא שייכות פוליטית או מגזרית, עומדים על הגשרים ברחבי מדינת ישראל מדי מוצאי שבת ומוחים. מדי שבוע מתקיימות הפגנות בבלפור, קיסריה, תל אביב, על ידי אותם אזרחים טובים. לא, הם לא אנרכיסטים, הם לוחמים. הם שירתו ואכפת להם ממדינת ישראל. הם מוחים על כישלון הממשלה בטיפול בנגיף הקורונה. מוחים על המצב הכלכלי, על אובדן מקום העבודה ועל סכנה לעתידם ולעתיד ילדיהם. המחאה חצתה אוקיינוסים, כך אומרים, והגיעה לגשרים גם בארצות הברית.

שלח אליי חבר צילום מקיסריה. לא תאמינו: גדרות לאורך רחובות קיסריה, ממגנים את הרחובות כדי למנוע הפגנות. לא ייאמן. מדינה דמוקרטית אמרנו?

לא גדרות יעצרו אותנו. לא נפסיק ולא נידום. מיהם המפגינים, על פי ראש הממשלה? אנרכיסטים, שמאלנים, מדגרת קורונה. לא הבנתי כלום: אלה הפגנות מצחיקות, או הפגנות מסיתות שמסכנות חיים? כך או כך, העובדה שראש הממשלה לועג לאזרחיו היא שפל שמעיד יותר מכול על הניתוק של נתניהו וחוסר הכשירות שלו לטפל בבעיות המדינה. בניהול השערורייתי רואים את התוצאות. רואים את התוצאות של משבר הקורונה, בריאותית וכלכלית. אדוני ראש הממשלה, אנחנו האזרחים לא חייזרים. עלינו אתה צוחק? לאיזו רמה הגעת? איזו בושה. אזרחי מדינת ישראל חייזרים? לאיזה שפל הגעת. לך לך לדרכך, נתניהו, לך לך, אין לך הבסיס המוסרי להמשיך ולהיות ראש הממשלה.

כי לראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, שוחד, מרמה והפרת אמונים, אין מקום מוסרי וערכי בינינו, לך. תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מתן כהנא, לא כאן, חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו, חבר הכנסת אריאל קלנר, איננו, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' איננו, חבר הכנסת עידן רול, איננו,

חברת הכנסת אורלי פרומן. כן, כן. אני אקרא לך תכף.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, ממשלת ישראל, שוב אקרא כאן היום: הצילו את המציל, והפעם הרופאים וכל עובדי מערך הרפואה, ובכלל הזירה הבריאותית בישראל, שלא מטופלת ולא מנוהלת. האחיות נדרשו לשבות כדי להשיג תקנים, יש מחסור בציוד מיגון עבור הצוותים הרפואיים, ימי הבידוד של הצוותים הרפואיים מנוכים מימי המחלה שלהם גם אם זה בידוד שני, שלישי או רביעי. לשם השוואה, ממשלת צרפת הוסיפה כ-15,000 תקנים של אנשי רפואה ותגברה את צוותי הקורונה. ממשלות צרפת ובריטניה, לאות הערכה, אף העלו את שכר הרופאים בשיא המשבר הכלכלי. זאת ועוד, בתחילת הגל הראשון ממשלת ישראל הנחתה את הנהלות בתי החולים לעצור את הפעילות השגרתית ולהתמקד בקורונה. המחיר הכלכלי של הצעד הזה עבור בתי החולים מגיע למאות מיליוני שקלים. הגירעונות מצטברים, אבל משרד הבריאות לא מעביר את התקציבים הנדרשים. גם ציוד המגן המסופק לבתי חולים אינו מספיק: כפפות, משקפי מגן, מסכות, חלוקים חד-פעמיים, כל אלו הם פריטים מצילי חיים עבור הצוותים הרפואיים, השוהים שעות ארוכות בסביבות רוויות קורונה, והממשלה מטילה על בתי החולים לרכוש את רוב הציוד באופן עצמאי. שמירה על בריאות הציבור היא יותר מלהג ריק, מיציאת ידי חובה על ידי קריאה לציבור לשמור על מרחק ועל היגיינה, שמירה על בריאות הציבור היא בראש ובראשונה שמירה על בריאות הרופאים, האחיות ואנשי צוותם. והינה, היום, איך קרה שממש ברגעים אלה למעלה מ-3,000 אנשי רפואה מצויים בבידוד? חוסר מוכנות של מערכת הבריאות, ובראשם בתי החולים הציבוריים, משמעו

קצת נתונים: בישראל על כל 1,000 איש יש שלושה רופאים או רופאות וחמש אחיות. בשווייץ על כל 1,000 איש יש חמישה רופאים ו-15 אחיות. בנורבגיה על כל 1,000 איש, חמישה רופאים ו-17 אחיות.

מצליחים לספק להם מיגון רפואי, העלאת שכר, מספקים תנאים של חיבה להצלחה שלהם בהבראתם של האזרחים. אני קוראת לשרי ממשלת ישראל: תעשו את החשבון בעצמכם. כשיש קרוב ל-2,000 מאובחנים מדי יום כחולי קורונה, מי יישאר לטפל בהם? הצילו את המציל.

תודה רבה, חברת הכנסת אורלי פרומן. חבר הכנסת עופר כסיף, אני אוסיף אותך, אוקיי, בסוף, אבל תצטרך להמתין. חבר הכנסת עופר כסיף, נמצא? איננו. חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה, חבר הכנסת יעקב טסלר, ביקש להימחק, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, איננו, חברי חבר הכנסת יבגני סובה,איננו, חבר הכנסת מאיר כהן, איננו. חבר הכנסת עודד פורר,

שלוש דקות, בבקשה. תודה, גברתי. אני, ברשותך, לא אתייחס לחוק הזה. אני רוצה להתייחס דווקא למאורעות שקרו כאן קודם עם חבר הכנסת אייכלר. פעם אחר פעם מרשים לעצמם חברי כנסת מאגודת ישראל או מדגל התורה, כל פעם הם עושים תורנות ביניהם, לעלות לפה ולכנות חברי כנסת אחרים בכינויים בזויים ובמילים שהדעת אינה סובלת. ואני אומר לכם עוד הפעם, ואני אגיד את זה שוב ושוב ושוב: לא יהיה כדבר הזה שיעלה לפה חבר כנסת ויקרא לחבר כנסת אחר "אנטישמי", בצורה כזו או אחרת. לא מקובל, לא יהיה, ואני מצפה מכל חברי הבית להוקיע את זה. את השימוש במונח הזה

יכול לעשות מישהו שאינו מבין בכלל מהי אנטישמיות, כיצד סבלו מאותה אנטישמיות, כמה לחמו יהודים, שאולי לא מתלבשים בדיוק כמו חבר הכנסת אייכלר, בשביל לשמור על היהדות שלהם. פעם אחר פעם, שוב ושוב, ללוחמים, לקצינים.

מי שמשתמש במילה הזו כלפי יהודי אחר הוא אנטישמי בעצמו. ואני חייב לומר, אדוני השר, שזה בא דווקא בתקופה שאחרי 123 שנה סוף-סוף גם המפלגות החרדיות לוקחות חלק במוסדות הלאומיים. עד עכשיו הם לא לקחו חלק במוסדות הלאומיים. סוף-סוף אנחנו רואים דווקא את הקבוצות החרדיות לוקחות חלק במוסדות הלאומיים, לוקחות חלק בהרכבה שלהם. אז אני מציע, אני יכול להתווכח איתכם על אם צריך ללבוש בגד כזה או בגד אחר, אני לא מטיל ספק ביהדותו של אף אחד, בוודאי לא של מי שחי בארץ ישראל.

אולי תיקחו דווקא את זה שהחלטתם כן להשתתף במוסדות הלאומיים, תיקחו את זה גם צעד קדימה, ותבינו שאין לכם מונופול לא על היהדות ולא על מיהו יהודי. הדברים האלה בסוף ייקבעו על פי דעת הרוב, ואותה נקבל.

תודה רבה, חבר הכנסת פורר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוראי הרצנו. אה, יוראי לפני, אני מגיעה לסוף. אחר כך עאידה ואחר כך סמוטריץ'.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, בדיון הקודם עמד פה השר אמסלם ואמר שלא נוח לו שיש מפגינים צעירים שמפגינים מחוץ לבלפור. לא נוח לו שהם עושים את זה יום-יום, נאספים הצעירים ברחבת כיכר פריז ומפגינים. לא נוחה לו ההימצאות שלהם, ולא נוחים לו המסרים שהם אומרים. אני רוצה לשאול אותך, השר אמסלם: איפה אתה רוצה שהצעירים יהיו? עבודה אין להם. 80% ממי שנפלט משוק העבודה, השר אמסלם, לא חזר. 200,000 צעירים עד גיל 27 מובטלים. חצי מהסטודנטים שעבדו כבר לא עובדים. רבע מהם לא מקבלים אפילו אבטלה. איפה אתה רוצה שהם יהיו, השר אמסלם,

נגד הממשלה? אין להם עבודה. גם אין להם דיור. יושב פה השר ליצמן, שר הדיור. אני כינסתי דיון בוועדת הכלכלה, שבו כולנו הופתענו לגלות שאין שקל של סיוע לצעירים בשכר דירה.

הופתעתי גם לגלות שאין עבודת מטה שקשורה לנושא. אז אין עבודה,

איפה אתה רוצה שהם יהיו? בלימודים? גם אין לימודים, כי הקמפוסים סגורים. השר אמסלם, השר המקשר בין הממשלה המנותקת, ממשלת העריקים הזאת, לכנסת, אמור לי אתה איפה אתה רוצה שהצעירים יהיו. השר ליצמן, שר השיכון, מה עם העזרה לצעירים, איך אתה מצפה שהצעירים ישלמו שכר דירה? הם גרים לא בבית ההורים שלהם,

חזרו לבית ההורים. למה ממשלת ישראל מתעלמת מהצעירים? אין עזרה במקומות העבודה, אין עזרה בדיור, אין עזרה בלימודים, מה אתם מצפים שהצעירים במדינת ישראל יעשו,

אתם כועסים עליהם שהם מפגינים, מה אתם מצפים שהם יעשו? בכל העולם עוזרים לצעירים, בישראל אין שום סיוע. יושב פה השר שוסטר, שר החקלאות, מה אתם מצפים? אין סיוע לתנועות הנוער, יש 4 מיליארד שקל שהם כספי ערובה, שאין שום התייחסות אליהם. אני יודע שנושא החינוך חשוב לך, השר שוסטר. איפה אתם, למה אתם לא מרימים קול זעקה? למה אתם נותנים לשר המקשר לזרוק בוץ על המפגינים החשובים האלה, לקרוא להם חייזרים. אני הייתי עם בן זוגי בבלפור במוצ"ש, עם פצי. לא ראיתי חייזרים שם, ראיתי ישראלים יפים שחשובה להם המדינה, שרוצים לראות פה מדינה אחרת, שדואגת לצעירים שלה,

לאלה שתורמים למדינה. אפס אחריות,

ואתם עוד מעיזים לזרוק בוץ על המפגינים, לנזוף בנו שאנחנו הולכים להפגין. תתביישו לכם. איפה כל שרי הממשלה הזאת, איפה אתם? אני לא מבין, הדואר שלי קורס ואתם לא עושים שום דבר. הצעירים בישראל מאבדים את החיים שלהם,

כל עולמם קורס עליהם. ואין פלא שאנחנו ברחובות, אף אחד לא שם עלינו. אז השר אמסלם, אני אשמח אם תוכל להרים את הראש שלך ולהביט לי בעיניים כשאני מדבר אליך פה במליאה. אני לא מבין. עם יד על הלב אני לא מבין מה אתה רוצה מהמפגינים, לא מבין. אני תובע מהממשלה שתתחיל להתייחס ברצינות לבעיות שמעסיקות את האזרחים בישראל, את הצעירים בישראל.

תודה רבה לך. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. שלוש דקות,

גברתי היושבת-ראש, במאבק שמלווה אותנו בימים האחרונים ושעלול להוביל לבחירות על תקציב חד-שנתי או דו-שנתי, שלפו היום שר האוצר וראש הממשלה טיעון חדש, טיעון של הפחדה כלפי הציבור. הבוקר ברדיו רמז ישראל כץ את מה שנתניהו אמר בצוהריים באופן הכי ברור: תקציב דו-שנתי יהיה תקציב של גזרות וקיצוצים. הטענה שלהם היא שעכשיו צריך להוציא קצת כסף כי אנשים במצוקה, אבל עוד כמה חודשים יהיה זמן לחתוך בהוצאות. התוכנית של כץ ונתניהו היא זו: הם רוצים במהירות לעשות תקציב לחודשיים, שבו ירחיבו את התמיכה הכלכלית, שמגיעה ממילא לציבור, והם מצפים שזה מה שיעלה את התמיכה בהם בציבור, ואולי אולי ישקיט קצת את המחאה המשתוללת. אחרי שישתיקו חלקים מהציבור בכסף ויצאו לבחירות בזק, שיעלו לנו ולקופת המדינה מיליארדים, שלא קיימים, לפי טענתם, הם יתפנו לתקציב של גזרות וקיצוצים. הם רוצים להשתמש בקורונה ובמשבר כדי לחתוך בבשר החי של התקציב הציבורי. הם יגידו שיש גירעון וצריך לחתוך במשכורות במגזר הציבורי ובשירותים החברתיים, לממש "רפורמות" של הפרטה וריסוק השירות הציבורי שממתינות במגירות של אגף התקציבים כבר שנים. נתניהו יודע מה זה תקציב גזרות, הוא מומחה בזה. הוא עשה את זה כבר בעבר. הוא יודע שבעלי ההון רוצים את זה, שהם רוצים להשתמש בכל שעת כושר כדי להשתמש בדוקטרינת ההלם ולהאכיל את הקפיטליזם הישראלי בסטרואידים. כץ ונתניהו ואגף התקציבים שלהם תקועים בתפיסה קפיטליסטית קיצונית שכל העולם התרחק ממנה מאז 2008. כל העולם יודע שעכשיו זה הזמן שבו המדינה צריכה לקחת את התפקיד שלה בשתי ידיים: היא צריכה להוציא כסף, להשקיע באזרחים, בתשתיות החברתיות ובתשתיות הפיזיות, בחינוך ובבריאות ובהכשרות מקצועיות. המדינה צריכה להדפיס כסף,

ולהרחיב את הגירעון, כמו שעושים בכל העולם, כדי להשקיע בציבור. ואם עדיין חסר להם כסף, יש לי הצעה: תעלו את המיסים למיליארדרים ולחברות הענק. זו גזרה שאני מוכנה לקבל. ואיך מריחים את הבחירות, גברתי היושבת-ראש? כשסף ההסתה עולה. ראינו את זה. זה התחיל בהסתה נגד המפגינים, עכשיו זה עלה עוד מדרגה, להסית שוב נגד האוכלוסייה הערבית והמנהיגים שלה. ואוי ואבוי לכם, אתם היוצאים להגן על הלחם של הילדים שלכם, הרי איימן עודה מצטרף להפגנות האלה.

אני רק רוצה להגיד משפט אחד. אנחנו כן נהיה בהפגנות, זה המקום הטבעי שלנו, עד שהממשלה הזאת תיפול. תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

אחר כך ישיב השר ליצמן ואחר כך הצבעה. בבקשה, שלוש דקות.

גברתי היושבת-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, הנאום הזה מיועד למצביעי הימין שפשוט נמאס להם, נמאס להם בכל פעם להצביע ימין ולקבל שמאל. רגע,

כי לשמאל מותר לחסום כבישים, להיות בניגוד עניינים, לבזות את סמלי המדינה, לתפור מכרזים, למנות מקורבים, להפר הסכמים קואליציוניים, להסית לרצח ראש ממשלה, לנהוג באלימות נגד שוטרים, להרביץ לעיתונאים, להתייחס בהפגנות לנשים כאובייקט מיני, לשמאל הכול מותר, להתגזען, להפר את הוראות משרד הבריאות ברגל גסה, להמציא את שיטת הסיקור האוהד ואז להאשים בכך את הימין. רק לפני שבועיים ישבו כאן במליאה חברי הכנסת של כחול לבן, ובלי למצמץ הפרו את ההסכם הקואליציוני והעבירו, אדוני השר ליצמן, את החוק המטורלל הזה נגד מה שהם מכנים "טיפולי המרה". אבל הימין, חס וחלילה, שהליכוד והמפלגות החרדיות יפרו את המשמעת הקואליציונית ויצביעו ביום רביעי בעד פסקת ההתגברות, שתתחיל סוף-סוף לעשות סדר במערכת המשפט כפי שכולנו התחייבנו לפחות בשלוש מערכות הבחירות האחרונות?

חס וחלילה, הימין חייב לשמור על שלמות הקואליציה. אבל אתם יודעים מה, הקואליציה הזאת הרי לא עושה שום דבר. היא לא מנהלת את משבר הקורונה, היא לא פותרת את המשבר הכלכלי, היא לא מעבירה תקציב, היא לא עושה כלום. אתם יודעים מה היא כן עושה? היא עושה דבר אחד בלבד: היא נותנת לפחות משליש מחבריה, שבאים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, לנהל אותה, לנהל את מדינת ישראל ולשמור את ההגמוניה של השמאל במערכת המשפט ובתקשורת. הזנב מכשכש בכלב, זו תכלית הקואליציה הזאת.

אם נמאס לכם להצביע ימין ולקבל שמאל, יש לכם יומיים להכריח,

פשוט להכריח את ראש הממשלה, את השרים, את חברי הכנסת מהליכוד ומהמפלגות החרדיות להעביר את פסקת ההתגברות ולהתחיל לתקן את מערכת המשפט. צלצלו אליהם, הצעת חוק שנותנת כוח, תשלחו להם הודעות סמ"ס, ווטסאפ, תדרשו מהם סוף-סוף, פעם אחת, להתחיל למשול ולהראות לשמאל שלא רק הוא יכול.

תודה רבה לך, חבר הכנסת סמוטריץ'. השר ליצמן, שר הבינוי והשיכון, מתבקש להשיב. בבקשה. קרעי, אתה מסכים איתם? הם נותנים כוח לבג"ץ. בחוק נותנים להם. שמונה שופטים יכולים להיכנס בכנסת חופשי, אתה צודק. אתה מצביע איתם? הכול נבדוק. יש לי הצעת חוק הרבה יותר טובה מזאת. אתה צודק. בוועדת שרים. בבקשה, השר.

גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני נורא נורא נהניתי מהדיון הזה, כי אף אחד לא דיבר לעניין. אף חבר כנסת לא דיבר לעצם החוק. זה נהיה מנהג. לא, זה לא מנהג. אני מכיר את המקום הזה יותר טוב מכולכם. אני כאן עם ותק, נדמה לי, בטח כחבר כנסת, גדול יותר מכולם שיושבים כאן. אז עם כל הכבוד, לפחות הייתי שומע טענה אחת. בפרט חברי הכנסת הערבים. חשבתי שיגידו משהו, שסוף-סוף דואגים לפלסטינים לקבל את מה שצריך לקבל,

השמירה וכל הדברים. מילה אחת לא שמענו לעניין הזה. עוד לא קיבלנו, מה לעשות? אבל זה החוק. מה שהגשנו כרגע זה החוק. אני יודעת. מה שאת יודעת זה לא מעניין. זה חוק שהיה צריך במרץ להעביר אותו.

עכשיו, נציג הצעירים כאן, הרצנו, אני כאן. איפה אדוני? אני שמעתי אותך ברוב קשב. אני סך הכול חודשיים פלוס משהו

אני חושב שכשמגבשים תוכנית משתדלים לעשות. מה שנותנים לך, לא נותנים לי,

אתה יכול להפגין כל לילה בחוץ נגד החוק, ואפילו שהחוק מתיר הפגנות, ביחד זה מסוכן, 10,000,

אני לא יכול להביא 30 איש לבית כנסת ושנגיד שזאת הפגנה. לי לא נותנים את הפריבילגיה שנותנים לך. אני לא יכול להכניס לבית כנסת 50, ואתה יכול 10,000 איש, שזה מסכן את הציבור, אז עם כל הכבוד, ואתה עוד רוצה ממני שאני אשלם לך על זה. לא, אני רוצה שתיתן לסיוע בדיור. אני שואל אותך, למה מה שמותר לך, 10,000 איש להפגין בחוץ,

למה לי אסור בבית כנסת יותר מ-30 איש? אתה יודע מה, מחוץ לבית כנסת, לא בפנים. למה אסור לי את מה שמותר לך? אתם הממשלה. אלא מאי, אז יש ישראל ביתנו ויש כאלה, אני מכיר את כל החבר'ה. אתה יודע, יש כאלה מישראל ביתנו שלפני קדנציה היו חברים. פתאום השתנו. אני מכיר את כולם, אני לא רוצה להיכנס ולכל אחד לתת את שלו. מה שאני רוצה להגיד זה דבר אחד.

אני מטפל בזה גם כן,

גם שכר דירה ועוד דברים. זה לא המקום, כי אתה לא דיברת על העניין של החוק גם כן. לכן אני מציע, רבותיי, דבר אחד: החוק הזה צריך לעבור. אני בעד, אני חושב שזה חוק טוב. בהמשך נעביר את זה לוועדה.

תודה לך, השר ליצמן. אנחנו עוברים להצבעה על חוק עובדים זרים. מי שצריך יתיישב במקומו. קריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק עובדים זרים (הוראת שעה, נגיף קורונה החדש), התש"ף 2020, לוועדת העבודה, הרווחה

בעד, 16, אין מתנגדים. את מי אני מוסיפה, בבקשה? תגידו את השמות. טסלר וחסיד, בעד ובעד. עוד שלא הצביעו? ארבל, מיקי לוי, אלי אבידר. אני בעד.

לא היית באולם אז אתה מנוע מלהצביע.

עלית להצביע, אנחנו נמנה לך את זה. ראינו שעלית. בסך הכול לכמה הגענו? 19? ארבל, חסיד, 21 בעד, לא היו מתנגדים. החוק יעבור לוועדה המוסמכת, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ומשם תתגבשנה ההמלצות. אנחנו עוברים להצעת חוק התאגיד לפיקוח וטרינרי לקריאה ראשונה. את הצעת החוק יציג שר החקלאות ופיתוח הכפר אלון שוסטר,

היושבת-ראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שלפניכם משותפת למשרדי החקלאות והבריאות ונוגעת לפעילותו של התאגיד לפיקוח וטרינרי. מדובר בהשלמה של חקיקה שבוצעה בשנת 2015 במסגרת רפורמת הקורנפלקס, ויועדה לייעל את הרגולציה בתחום המזון ולשמור על בריאות הציבור. התאגיד החל לפעול לאחרונה ב-1 במרץ 2020, לאחר תקופת מעבר בת ארבע שנים, והוא מעסיק היום כ-350 רופאים ופקחים וטרינריים. נקבע כי התאגיד מספק פיקוח וטרינרי ציבורי על מפעלים המייצרים ומייצאים מזון מן החי, ועושה זאת באמצעות הרגולטורים בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ובמחלקה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות. נקבע כי התאגיד פועל כמשק כספים סגור ותקציבו מגיע מאגרות ומתשלומים שהוא גובה לפי החוק מהיצרנים, המשחטות, בתי המטבחיים והמפעלים לעיבוד בשר. הצעת חוק זו מבקשת לבצע עדכון של מבנה האגרות שנקבע בחקיקה ולהבהיר את מעמדו של התאגיד כגוף שמחויב לנהל את תקציבו ביעילות על פי חישובים כלכליים ולשם מזעור עלויות הפיקוח הווטרינרי. האגרה הקבועה כיום בחקיקה נקבעה בשנת 2015 ללא מנגנון ההצמדה ומשקפת רק כ-80% מעלויות ההעסקה של הרופאים הווטרינריים. עדכון האגרה משקף הצמדה של שכר הרופאים הווטרינריים הציבוריים למדד השכר במגזר הציבורי משנת 2015 ועד היום.

יש צורך לתקן טעות בסכומי האגרות, שנקבעו ללא מע"מ. אי-עדכון של האגרה פוגע ביכולתו של התאגיד לממן את מלוא עלויותיו כמשק כספי סגור. מדובר ברפורמה בעלת חשיבות רבה לבריאות הציבור, שצריכה להיבחן גם בהיבטי יוקר המחיה והשפעתה הן על היצרנים והן על הצרכנים. במהלך החקיקה נבקש להטמיע בחוק מנגנון לבקרה שיבחן את ביצועי הרפורמה ויבטיח את תועלותיה מבלי להעלות את יוקר המחיה ומבלי לזעזע כלכלית מפעלים המייצרים מזון מן החי. אני אבקש את תמיכת חברות וחברי הכנסת להצעת החוק הזאת. תודה רבה לשר החקלאות. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת יוראי להב. יוראי מתייחס? חבר הכנסת אליהו חסיד, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, לפני כמה ימים ישבתי בביתי וראיתי כתבה בחדשות ופשוט התפוצצתי. לא האמנתי לאיזו אטימות הממשלה הזו יכולה להגיע. איך יכול להיות שממשלת ישראל ממשיכה, גם בתקופה הזו של משבר כלכלי עצום וחוסר תקציב, לפגוע בתעשיות הישראליות, ומעדיפה לחתום חוזה רכש עבור ציוד רפואי בסכומי עתק עם מפעלים בסין. כן, עם מפעלים בסין. על פי הפרסומים מדובר בלפחות שתי עסקאות שנסגרו בחודש האחרון, והן צפויות כעת להוביל לפיטורי עובדים ישראלים בבדיקות שבמפעל קורונה או במפעל המסכות. מאז תחילת המגפה יצרה חברת נובומד עבור המדינה למעלה ממיליון וחצי ערכות של דגימה לקורונה. בשיא ההתפרצות בחודש מרץ היא הייתה שם בשביל המדינה. כשמשרד הבריאות וראש הממשלה חיפשו בכל רחבי הארץ חברות שיכולות להתאים לייצור מהיר של ערכות קורונה, נובומד וחברה נוספת נרתמו למשימה. עכשיו אנחנו מגלים שממשלת ישראל השתמשה וזרקה. כך בפירוש, השתמשה וזרקה. במקום שהמדינה תעודד את התעשייה הישראלית שהייתה שם ברגעי המשבר, ממשלת ישראל חתמה על הסכם רכש עם חברה סינית, כשיש ייצור בארץ. כתוצאה מזה נובומד תפטר כבר השבוע עשרות עובדים לנוכח הצמצום בייצור, חלקם סטודנטים וחיילים משוחררים שגויסו למשבר. חבריי חברי הכנסת, אם האיוולת הזו לא מספיקה לכם קחו גם את האבסורד. במסגרת העסקה הזו הגיעו לארץ דגימות מחברה סינית, אותה חברה שלא עומדת בתקנים של מינהל התרופות והמזון האמריקאי, ושם הודיעו על recall לערכות, זאת אומרת, החזרת הערכות ליבואן, ליצרן, כדי לשפר אותן, לעומת הערכות במפעלים הישראליים אשר עומדים בכל הדרישות הבין-לאומיות. אדוני היושב-ראש, החברה השנייה היא חברת סופרגום, שבשיא המשבר נרתמה להפעלת קווי ייצור מיוחדים למסכות לבתי חולים ולמחסני החירום הלאומיים בזמן המגפה. המדינה ידעה לעשות בחברה הזו שימוש בשיא המגפה, ועכשיו מייבאת עשרות מיליוני מסכות מסין. על מה ולמה? מדוע הממשלה, תודה. תן לי עוד חצי דקה, זה חשוב לרכש. מדוע הממשלה הרעה הזו מפנה גם לה את העורף ושולחת חלק מהעובדים הביתה? אין היגיון, אין עקביות, אין מדיניות, ובעיקר אין דאגה לתעשייה הישראלית, שנמצאת שם ברגעי המשבר, כשאף אחד בעולם לא נמצא ולא יעזור. הפניתי השבוע מכתב ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, וכולי תקווה שיענה ונקיים דיון בעניין.

לא ניתן לרסק את התעשייה הישראלית שלנו ונמשיך להיות חומת המגן שלה. בושה וחרפה על ההזמנה הזו.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אינו נוכח. חבר הכנסת אלי אבידר, יעלה ויבוא, אדוני. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הרומן של צ'רלס דיקנס "בין שתי ערים" נפתח במשפטים: It was the best of times, it was the worst of times, היה זה הטוב בזמנים, היה זה הרע בזמנים. וכאילו נכתבו המשפטים האלה על המציאות שלנו היום: זה הרע בזמנים כשנתניהו וסביבתו רומסים את החירות, הורסים את עתידנו הכלכלי ודורסים את הדמוקרטיה באינטרוולים הולכים ומתקצרים. אבל זה הטוב בזמנים כשרואים את ההתפכחות של אנשי הימין מהזיה ושמה נתניהו, ואת ההצטרפות המרשימה של אזרחיות ואזרחים נוספים למחאה. בסוף השבוע החולף הגיע מספר המשתתפים לעשרות אלפים, בגשרים, בצמתים, בכיכרות. הצטרפו אלינו מוחים רבים ללא ארגון, הנהגה או דף מסרים. מחאה כזאת אי-אפשר לעצור. צפיתי בפרשנים שהכריזו שהמחאה הגיעה לשיאה. צר לי לאכזב, בקרוב אפילו הם יבינו. נתניהו וסריסיו עושים הכול כדי להחזיק מעמד עד סוף הקיץ. הם מזמזמים לעצמם קאבר לסי היימן: מחאות כבר לא קורות בחורף, אפילו לנו קצת קר כדי למחות.

זו אינה מחאה על מחיר הקוטג' או שכר דירה. זו מחאה על הרס המדינה, על הרס העתיד, על הרס הכלכלה. וכל זה בשביל מה? כדי שפמיליית נתניהו תמשיך לחיות על חשבוננו בבלפור וקיסריה.

חייבים להעלות את המחאה מדרגה נוספת, והמדרגה הזאת מסתכמת במשפט: עולים לירושלים כדי להישאר. כל ארגון, כל התארגנות, כל קבוצת חברים, חייבים לעלות ולהתמקם בירושלים. חייבים להגיע למצב שבכל רגע נתון יהיו עשרת אלפים מוחים בירושלים. ואת אותם עשרת אלפים צריכים לבקר כל יום אלפי מוחים נוספים, להביא להם מזון,

בגדים, להחליף אותם כשצריך. עיר הבירה שלנו חייבת להפוך לבירת המחאה, לבירת הדמוקרטיה. ובמוצ"ש נגיע לשיא כל המחאות. בגשרים, בצמתים,

בקריית הממשלה ובכל מקום שניתן יהיה לראות אותנו. חברותיי וחברי הכנסת, הממשלה הזאת תיפול כי אנחנו לא נרים ידיים, נעלה לירושלים, נישאר, עד שיתפטר. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת אלי אבידר. חבר הכנסת אלכס קושניר יעלה ויבוא. גם לרשותך, אדוני, שלוש דקות, בבקשה. לפני זמן קצר עמד כאן חבר כת אנטי-ציונית שמזכירה את היהדות, אדון אייכלר, וקרא לי ולחבריי "אנטישמים", ו"כתם שחור על המדינה". אז אני רוצה להגיד לאדון אייכלר: אין לך שום מושג באנטישמיות. אתה לא היית צריך להגן על עצמך כילד רק בגלל שאתה יהודי, אתה לא היית צריך להסתתר בשביל להתפלל, ללמוד עברית או לדבר יידיש. אבל אתה יודע בדיוק למה אתה עושה את זה, וגם אני יודע. אתה עושה את זה כי אתה רוצה לבנות כאן מדינת הלכה, ואתה עושה לנו דה-לגיטימציה כי אנחנו המכשול היחיד שנשאר לך

אותנו לאיראן היהודית. אתה נגד הגיוס לצה"ל, אתה חושב שאחרים יכולים לסכן את חייהם כדי שאתה תוכל לחיות כאן בביטחון. כל בוקר כשאתה קם, אחרי שאתה מודה לאלוהים שהחזיר את נשמתך, אתה גם צריך להגיד תודה לחיילים, חילונים ודתיים, שלא ישנו בלילה ושמרו עליך כדי שתוכל להפיץ את השנאה שלך כלפי מי שלא מתפלל כמוך או לא מתפלל בכלל.

אלכס קושניר, מספר אישי 6461001,

קצין ומפקד בצבא ההגנה לישראל, מבקש לקבוע כי אתה כתם למדינה. אתה רוצה לבנות כאן מדינת הלכה, אתה מחלק את העם לסוג א' וסוג ב'. אבל תהיה בטוח שאנחנו נהיה כאן כדי להכשיל את כל המאמצים שלך. אנחנו ננצח ונקים כאן מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית וחופשית. כזו שמקבלת ומכילה את כולם, ללא הבדל דת,

ואגב, גם אותך, למרות שאתה אנטי-ציוני. תודה רבה לחבר הכנסת אלכס קושניר. חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח,

אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר

אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התאגיד לפיקוח וטרינרי (תיקוני חקיקה),

בקריאה ראשונה.

גז הבישול הביתי, שנמצא ברוב

כתהליך לוואי של תהליכי הזיקוק הרגילים. החוק הזה נועד להסדיר מחדש את משק הגפ"ם בישראל בהיבטים של בטיחות, רישוי וצרכנות, במטרה להגן על שלום הציבור ולשפר את רמת השירות לצרכן. צריך להדגיש, גפ"ם, גז פחמימני מעובה, הוא גז שיש בו סיכון מסוים. הוא נפיץ, הוא אפילו יותר מסוכן מגז טבעי מהבחינות הללו, והוא קיים כמעט בכל בית בישראל. בחוק המוצע יש שינויים רבים ואני אמנה רק את המרכזיים שבהם:

הסדרת פעולת הסוכנים העוסקים בתחום מטעם ספקי הגז, ספקי הגז הם החברות הגדולות, כ-15 20 חברות גדולות, הסוכנים הם הסוכנים האזוריים, ולפעמים יכולים להיות בכמה ערים, לפעמים בעיר אחת, זאת במטרה לחזק את מערכת האכיפה בתחום הגפ"ם ולאפשר סגירה של סוכנות במקרה של הפרות בטיחות חוזרות ונשנות בידי הסוכנות. אני אסביר את זה במילה אחת. עד היום אי-אפשר היה לטפל בסוכנות אלא רק בחברה הגדולה, אבל חברות הענק כמו סופרגז, אמישרגז, ישראגז, אתה לא יכול לסגור אותן. הן מספקות גז למאות אלפי משפחות בישראל. תסגור אותן, תהיה מצוקה בכל המשק. אבל הסוכנות שעשתה את העבירה, שסיפקה לאיזו שכונה בנתניה או בעפולה והיא עשתה עבירות חוזרות ונשנות,

היה אפשר לטפל בה ישירות. החוק הזה נועד לבוא ולומר שאם סוכנות מסוימת פעלה בניגוד להוראות הבטיחות פעם אחרי פעם, אפשר להטיל עליה סנקציות, אפשר גם לסגור אותה. הדבר השני שהחוק עושה זה החמרת הענישה על עבירות חמורות בתחום הזה, כי זה תחום בטיחותי שגם נוגע לחיי אדם. עבירות חמורות ביותר, ובעיקר עיסוק בגז ללא רישיון, מי שמוכר גז באופן פיראטי ללא רישיון, העונש עולה משנת מאסר עד לשלוש שנות מאסר. החוק גם כולל הקלה ברגולציה, ומהבחינה הזאת, הרישיונות לספקי גז ולעוסקים בעבודות גז, הרי יש רישיון של טכנאי גז, של ספקי גז, בגלל שזה גם עניין בטיחותי, עד היום היו נותנים את הרישיונות לשלוש שנים ובכל שלוש שנים היית צריך לחדש. בחוק החדש אנחנו מגדילים את הרישיון לחמש שנים, כך שלא יצטרכו לבוא בכל שלוש שנים למדינה לבקש חידוש רישיון, אלא רק כל חמש שנים. כך שמצד אחד החוק הזה מוריד רגולציה, מצד שני החוק הזה משפר את האכיפה ומשפר את הבטיחות. ואני משוכנע שחבריי יסכימו איתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לכבוד שר האנרגיה יובל שטייניץ. נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח.

אדוני מוזמן להשמיע את דבריו במשך שלוש דקות תמימות. יעלה ויבוא. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת,

איך אני אקרא לזה? אני כבר לא יודע מה להגיד על הדברים שנעשים פה. דווקא במשבר הכלכלי הקשה ביותר שידענו בעשורים האחרונים, הממשלה, משרד האוצר, החליטו לגרום ל-15 מיליארד שקלים, 15 מיליארד שקלים למשק, ולוותר על ייצור של עשרות אלפי משרות. זאת המשמעות של ניסיוננו למחוק את סעיף רכש הגומלין. כדי להסביר את זה פשוט, כל חברה ששולחת או מייצאת דברים כאלה או אחרים למדינת ישראל, או מבצעת עבודות במדינת ישראל, מחויבת לרכש גומלין של 25% פחות או יותר, תלוי בנושא, מעלות הפרויקט או מעלות המכירה שהיא ביצעה בארץ. רכש גומלין נשמע לחלקנו כמו מונח מתחום הכדורגל, רכש, אבל מדובר בסעיף חשוב מאוד בחוק המכרזים, שמחייב לכלול בכל מכרזי התשתיות של המדינה העדפת רכש של תוצרת מקומית באחוזים מסוימים מהמכרז. מדינות רבות עושות זאת כדי להגן על התעשייה שלהן, ובעיקר כדי להעביר ידע בתחומים שאינם קיימים לטובת בניית התעשייה המקומית וקידומה ליצוא על ידי הפיכתה לספק של חברה בין-לאומית. משרד האוצר, ואני מפנה אצבע מאשימה, ניסה לקדם זאת בחוק ההסדרים, ביטול רכש הגומלין. זה ירד בנוסח המעודכן ועכשיו מנסים למצוא דרך מתוחכמת להחזיר את האיוולת הזו, את הטרלול הזה, בדלת האחורית, ולתפור לה חליפה חדשה. אני רוצה להבהיר מהדוכן הזה באופן שלא משתמע לשתי פנים, אנחנו מתכוונים להילחם בכל ניסיון לפגוע ברכש הגומלין באופן כזה או אחר. לא ייתכן שמדינת ישראל תפגע בעצמה ובתעשייה הישראלית. לא ייתכן שנביא במו ידינו לאובדן של ידע ומיליארדי שקלים למשק הישראלי. אני קורא לפקידי האוצר לרדת מהעץ שטיפסו עליו ולגנוז מייד את התוכנית הזאת. לא יכול להיות שחברות סיניות או חברות אחרות, ישראל תייבא מהן או שירותים או חומרים, ממכוניות ועד מכונות הנשמה, ועל פי החוק הישראלי הן מחויבות ברכש של 25% מהעלות. היקף ההסכמים האלה כ-45 מיליארד שקל, זאת אומרת, זה בין 12 ל-15 מיליארד שקל אובדן למשק. לא ניתן לזה לעבור, סמכו עליי. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח,

חבר הכנסת יאיר גולן,

חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף,

אינה נוכחת, חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת קרן ברק, גברתי תרצה לעלות ולדבר במשך שלוש דקות תמימות? לא. מוותרת.

אם כבוד השר ירצה לסכם,

אם אין מה לסכם, נעבור להצבעה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התש"ף 2020, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התש"ף 2020, לוועדת הכלכלה נתקבלה. ובכן, שבעה תומכים, אין מתנגדים,

ואני מבקש לצרף כתומכים בהצעת החוק את חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת אוריאל בוסו וחבר הכנסת יעקב אשר. ואשר על כן, יש לנו עשרה תומכים, אין מתנגדים,

אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותעבור לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית לוועדת הכלכלה של הכנסת. ההצעה הבאה על סדר-היום, הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 2), התש"ף 2020, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק כבוד שר האנרגיה יובל שטייניץ,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי הכנסת וחברות הכנסת ביציע, אני מבקש לאפשר לשר לדבר ללא הפרעות.

אני מתכבד להציג בפני הכנסת תיקון לחוק מקורות אנרגיה, המובא במסגרת יישום החלטת הממשלה 2118 להפחתת הרגולציה. לפי החוק היום הותקנו תקנות שמחייבות יבואן שמייבא לארץ מכשירי חשמל,

טלוויזיה, מזגן וכל מכשירי החשמל שאנחנו מכירים מהבית, מכונת כביסה, מדיח כלים וכו' כל מי שמייבא מכשירים מהסוג הזה, כל יבואן, צריך לבדוק את הדגם שהוא מייבא במעבדה מורשית בארץ, במכון התקנים או במעבדה מורשית, שתקבע את רמת הדירוג האנרגטי של המוצר כדי לוודא שהוא עומד ברף המינימלי שמאפשר יבוא.

אנחנו רוצים מוצרים אנרגטיים יעילים, מקררים שלא מבזבזים הרבה חשמל, או מכונות כביסה או מדיח כלים או מזגנים, ולכן צריך להעביר את הדגם שהוא מביא לבדיקה בארץ. אנחנו רוצים לבטל את הצורך הזה. הצורך הזה מונע תחרות, כי יבואנים קטנים למשל צריכים לתת כל מקרר, ומחר הם מביאים מקרר מדגם קצת שונה כי החברה הוציאה, ושוב לבדיקה ושוב להמתין לתוצאות זו עלות גבוהה, וזה מונע הרבה פעמים יבוא או יבוא מתחרה. אנחנו שאלנו את עצמנו: אם משהו כבר אושר במכוני התקנים או על פי התקן האירופי או האמריקני, במדינות ה-OECD, לפי דרגת אנרגיה מסוימת, יעילות אנרגטית A, שהיא הכי גבוהה, עד G, שהיא הנמוכה ביותר שעדיין מרשים לייבא לארץ, למה שלא נכיר בזה? החוק בא פשוט להגיד: היבואן יכול לוותר על הבדיקה בארץ אם המוצר נבדק בחו"ל או על ידיו או על ידי מכון תקנים. אם הוא אושר על ידי מכוני תקנים באירופה או בארצות הברית, הוא יכול להצהיר על זה, ואנחנו נכיר בזה. כך יהיו יותר תחרות, יותר הורדת מחירים, פחות הימנעות מלהביא גם דגמים חדשים לארץ, ויותר יבואנים יוכלו להביא דגמים ולהתחרות. כמובן שהמדינה, משרד האנרגיה שומר לעצמו את הזכות לעשות בדיקה משלו כדי לבדוק את אמינות הבדיקות בשעת הצורך, כדי שאף אחד לא יעבוד עלינו. הקטנת ביורוקרטיה והגדלת תחרות בתחום יבוא מוצרי חשמל ללא ספק יובילו גם להורדת מחירים לטובתם של אזרחי ישראל.

תודה רבה לכבוד שר האנרגיה על הצגת הצעת החוק. נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי יעלה ויבוא,

היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, כמעט שכחנו, השבוע הזדמן לי לראות איזו ידיעה, חצי כתבה, רבע כתבה,

מוצנעת ביותר: ראש הממשלה, או משרד ראש הממשלה, ליתר דיוק, כי כך היה כתוב, ביקש מהתעשייה האווירית בימים אלה לא לתת למטוס שעלותו תגיע למעל מיליארד שקל לטוס באוויר, כדי שלא יצוד את עיניהם של אזרחי מדינת ישראל: מטוס בן 19 שנים, נרכש ישן, מה לעשות, אין טייסים בחיל האוויר, צריך להכשיר טייסים חדשים מדי פעם, גם כדי שיעשו אימון בארצות הברית, והוא יהיה באחריות חיל האוויר. המטוס הזה, שעלותו תגיע, חלק אומרים מעל 535, היום הוא 374 מיליון שקלים, יגיע אחרי 20 שנה לעלות של מעל מיליארד שקלים. מעל מיליארד שקלים. האחזקה השנתית שלו, לפי מכתב שנפל לידי מאת החשב הכללי באוצר, האחזקה השנתית, 44.5 מיליון שקלים. תכפילו ב-20 שנה, 450 ועוד 450,

מיליון שקלים, מעל 900 מיליון שקלים, כי זה וחצי.

אתם יודעים כמה נסיעות אפשר לעשות, או כמה טיסות? אני אומר לכם, מכיוון שאני יודע חלק מהמחירים. לשכור מטוס צמוד לאירופה עולה סדר גודל של מיליון שקל, אם הוא ממתין לראש הממשלה, לארצות הברית, 2 מיליון, תלוי כמה ימים. אז עכשיו לא ישלימו גם את העבודות, כי משרד ראש הממשלה/ראש הממשלה מתבייש שהמטוס יהיה באוויר. אני מבין אותו. כשאזרחי מדינת ישראל נאנקים תחת העול, חלקם איבדו את מקור פרנסתם, מטוסו של חיל האוויר, סליחה, של ראש הממשלה, מטוסו של ראש הממשלה משייט לו לצורך ניסוי טיסה בשמי מדינת ישראל. הרי כל כך קל לזהות את המטוס הזה: להבדיל ממטוסי אל על, גם הוא צבוע כחול לבן, אבל על הזנב שלו יש סמל מגן דוד גדול. כל הניסיונות שלי לבקש לבקר בתוך המטוס כדי להתרשם, איזו ראות יש שם, איזה חדרי שינה, כשלתי, אני מודה.

אדוני ראש הממשלה, זה שהורית שלא יטיסו את המטוס בשמי ישראל לטיסת הניסוי, לא שכחנו. מעל מיליארד שקלים בימים קשים אלו.

החשבון של 20 שנה, חבר הכנסת מיקי לוי, זה כי אתה מתכנן שנתניהו יישאר כאן 20 שנה בשלטון. ברור. תראה, שאלה,

אם אתה אומר את זה והכרחת אותי לחזור, מכיוון שמדובר בראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, שוחד, מרמה והפרת אמונים, אין סיכוי שהוא יהיה פה עוד 20 שנה.

אולי במקום אחר. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת אריאל קלנר,

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר גולן,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח,

פורר, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת. השר, מן הסתם, מוותר על סיכום, אני מניח. אשר על

אין מתנגדים, אין נמנעים.

התש"ף 2020, עברה בקריאה ראשונה, ותעבור לוועדת הכלכלה לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס' 14) (חובת הודעה ללקוח טרם סירוב שיק), התש"ף 2020, לקריאה ראשונה, של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת יעקב אשר,

לא צריך שתעשה הגבלה, אני עושה את זה מהר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מתקדמים היום שלב נוסף בחקיקת התיקון החברתי החשוב והצרכני החשוב של חובת הודעה ללקוח טרם סירוב צ'ק. בקריאה הטרומית כולנו הרמנו יד בעד, גם היום אני בטוח שנעשה זאת שוב. קיימנו דיון לאחר הקריאה הטרומית בוועדה, דנו בנקודות, בנושאים. צריך לקחת בחשבון, איך אמרו שם נציגי בנק ישראל, אם לא היית מביא את זה, מישהו מאיתנו היה צריך לעשות את זה. אני חושב שההצעה היא הצעה חשובה. אנחנו במהלך הדיונים בוועדה נגמור לשייף את החוק, לראות שבאמת לא יצא נזק לצד שלישי, מקבל הצ'ק שאמור לקבל אותו. אנחנו לא משנים את ההגדרה של שלושת הימים שלפי זה בנק ישראל עובד לאורך כל הדרך. אנחנו מכניסים את זה בתוכם, שיהיו 24 שעות שהבנק יהיה מחויב להעביר הודעה ללקוח. זה חוק שהוא טוב לכל הצדדים: גם לנותן הצ'ק, גם למקבל, גם לבנקים. במיוחד גם היום בתקופת קורונה, במשבר כלכלי. זה חוק שהוא בעד: בעד האזרחים, בעד החלשים, בעד יציבות כלכלית. ואחרי שבעזרת השם נסיים את זה כאן בקריאה ראשונה, נקדם את זה בוועדה במהירות עד כמה שאפשר. למרות שהצעת החוק, כרגע מדובר שהיא תיכנס לתוקפה במהלך שנה בגלל בעיות טכנולוגיות כאלה ואחרות, אנחנו מנסים לצמצם את הזמן, ונקווה שנצליח. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצביעו בעד.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. נעבור לרשימת הדוברים: חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, אדוני יעלה ויבוא. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. מיקי,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. עוד הפעם אני אגיד: הכול פה מטורלל. ממשלה מטורללת, רבים כמו ילדים קטנים, כן יהיה תקציב,

ובחוץ אין אפשרות לתכנן יום אחד קדימה. הבוקר הודעתי לחבר הכנסת גפני שחברי האופוזיציה לא יתמכו יותר בבקשות תקציב כאלה או אחרות של האוצר. לא יכול להיות שכל פעם תגיע קפסולה או משבצת כזו או אחרת של בקשה תקציבית לוועדת הכספים, ואנחנו נגיד: נו, בסדר, אין ברירה. אין ברירה לממשלה? תעשו תקציב. תפסיקו להתנהל כמו חבורה של חובבנים. שני ילדים בגנון ילדים משחקים בתקציב ממשלת ישראל, ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה הרזרבי גנץ. תפסיקו לשחק בתקציב.

נורמלית אינה יכולה להתנהל ללא תקציב. תפתרו את הבעיות ביניכם. כשאין תקציב אי-אפשר לתכנן גם יום אחד קדימה. וכל פעם מביאים, פעם 60 מיליארד ופעם 40 מיליארד, ופעם, עכשיו מונחים 6 מיליארד, עכשיו מונחים 1.75 מיליארד, חינוך, לא יודע מה זה בדיוק. וזה תרגיל לעקוף את הכנסת. מכיוון שאין תקציב, אין אפשרות לדון בו, אי-אפשר לעשות סדר בברדק. ויש ברדק. אני יושב בוועדת הכספים יום-יום, אני רואה את זה. אני שומע את המגזרים, המגזר השלישי לדוגמה, שנאנק תחת העול, אדוני,

אני שומע את הגנים של הילדים של החינוך המיוחד, שגם הם לא מקבלים תקציב, כי אין תקציב. אבל כל פעם מביאים איזו משבצת, איזו קפסולה, כדי לעקוף את הכנסת. הרי ברור לחלוטין שהכנסת, תפקידה לבוא ולפקח על עבודת הממשלה. בהיעדר תקציב אי-אפשר לעשות את זה. אנחנו מעל חודשיים מאז הקמת הממשלה, ושני הילדים האלה רבים. רבים ומושכים תקציב, איזה דף של תקציב מימין לשמאל. מכיוון שכבר עשיתי איזה תקציב ורבע פה, מעל, אי-אפשר, מדינה נורמלית לא יכולה להתנהל בלי תקציב. תפסיקו לשחק בגנון התקציב, ילדים. מה קורה לכם, ילדים? תתבגרו. למען מדינת ישראל, תתבגרו ותביאו תקציב.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יעלה ויבוא. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה בדקות האלה להעלות את אחת מהשלכות הקורונה שאני לא בטוח שעסוקים בה מספיק, בוודאי שלא מדברים עליה מספיק, וזה הנזק החינוכי הגדול של בני נוער,

בחורים, שמסתובבים חודשים רבים בשעמום בלי מסגרת. מדברים הרבה על ההשלכות הבריאותיות, חלילה על מספר המתים, שעלולים למות מהמגפה, מדברים על החשש מקריסתה של מערכת הבריאות, מדברים על הנזק הכלכלי למשק, לעצמאים, לשכירים. כל אלה טובים וחשובים. אבל את הנזק שעלול להיגרם מחודשים רבים של בטלה, שמביאה לידי שעמום, שמביא לידי חטא, של ילדים צעירים, בני נוער, בחורים, בבתי ספר, בתיכונים, בישיבות קטנות, בישיבות גדולות, מכל הציבורים, מכל המגזרים, שמסתובבים ומטפסים על הקירות בחוסר מעש, זה נזק שיכול שייקח לנו שנים רבות לתקן. אני קורא לכם, אדוני השר, דרכך לממשלה: תנו דעתכם לעניין. שבו ותחשבו איך אפשר בכל דרך להחזיר בחזרה את מערכת החינוך על כלל אגפיה ללימודים, לחינוך, לעשייה, לפעולה. אל תתעסקו בוויכוחים הכספיים עם ארגוני המורים. אלה באמת הדברים הכי פחות חשובים והכי שוליים. ושוב, אנחנו עלולים לחוות את פירות הבאושים של התקופה הזו שנים שנים קדימה, בסוף זה דור שעלול, וכל מי שמתעסק קצת בחינוך יודע כמה שנים.

אדוני השר, אתה עכשיו שר התרבות, אבל אתה בא מעולם של חינוך, כמה קל להרוס שנים של חינוך ובניין אישיות ולימוד תורה ולימודים אחרים, כמה קל להרוס את זה בכמה חודשים כאלה. ובני הנוער, פחות או יותר מחודש מרץ למניינם, קצת חזרו, הלכו, באו, מסתובבים חסרי מעש. ואם חלילה שנת הלימודים לא תיפתח כסדרה, למניינם ב-1 בספטמבר, בישיבות עוד קודם לכן, בא' באלול? אדוני היושב-ראש, התפרסמה איזו כתבה לאחרונה בשבוע שעבר על הנשירה ועל התוצאות החינוכיות הקשות בישיבות החרדיות. אני אומר לך: גם בציבור שלנו אנחנו חווים את זה, אני חווה את זה גם עם ילדיי, כמה זה קשה. ואני ממש מבקש שבצד הדאגה לכלכלה, לעסקים, ללחם, לפרנסה, ושוב, אני חלילה לא מקל ראש, תנו דעתכם גם לעניין הזה, כולל אם זה דורש צעדים. שמעתי שפרויקטור הקורונה, כך לפחות היו שמועות, אני לא שותף לדיונים, המליץ אולי על איזה סגר של שבועיים בסוף אוגוסט כדי לנסות להוריד את רמת התחלואה באופן שבו המערכת שהוא בונה עכשיו לקטיעת שרשראות ההדבקה תוכל להתמודד עם מספרים קטנים יותר ולמנוע הדבקות המוניות. אבל גם השיקול הזה של מערכת החינוך ושל הנזק החינוכי ארוך הטווח שעלול להיווצר לבני הנוער, חייב שיהיה לנגד עיני כולנו במגפה הזאת.

יכול להיות שאת התוצאות אנחנו לא רואים מייד,

שנים רבות קדימה.

תודה רבה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' על הדברים החשובים, שכן דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב וקלים לאבדם ככלי זכוכית. חבר הכנסת עידן רול,

חבר הכנסת יאיר גולן,

חברת הכנסת אורלי פרומן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת,

אינו נוכח,

אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת. המציע